דצמבר 2009 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. בבקשה,

ברשות יושב-ראש הכנסת,

כי הונחו היום על שולחן

ועדת הכספים. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18), התש”ע 2009, הצעת חוק אגרה בעבור רשות השידור (הקפאת ההפחתה באגרה) (תיקוני חקיקה), התש”ע 2009. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/1902/18

הצעת חוק קליטת מדענים עולים, התש”ע 2009, מאת חבר הכנסת מאיר שטרית וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (תחולת המשפט בערים,

התש”ע 2009, מאת חברי הכנסת יעקב

תקווה שאכן ישובו בנים לגבולם, בצורה שבה אנחנו נאלצים היום לטפל במשא-ומתן אשר החל בעבר ואנחנו חייבים להביא לכלל סיומו. אנחנו מחזקים את ידיכם, אדוני המשנה לראש הממשלה, ומקווים שבשום שכל ודעת, ובסופו של דבר מתוך ראייה ותקווה וציפייה בנינו ישובו לגבולם. אנחנו מברכים ומחזקים את ידיכם. תודה רבה. נעבור לסדר-יום רגיל. בדרך כלל גם היו מבקשות הסיעות אשר היו חוזרות בהן מהצעת האי-אמון לקיים דיון כלשהו או לאפשר להן לשאת דברים גם מעניין זה. היום הן חזרו בהן. אנחנו נעבור לעבודתה השגרתית של הכנסת. ברגעים לא קלים אלה למדינתנו, לממשלתנו ולכנסת ישראל אנחנו נעסוק בחקיקה כמצווה עלינו על-פי מצוות השליחות שנשלחנו. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דוד רותם, להציג את הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 9) לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

להצעה זאת אין הסתייגויות. מייד לאחר שיושב-ראש הוועדה יסיים את דבריו, אנחנו נוכל להצביע. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 9), התש”ע 2009, הוא במהותו חוק טכני. מאז שהמרכז לגביית קנסות עזב את הנהלת בתי-המשפט שוב אין עובדיו עובדים של הנהלת בתי-המשפט, והמנהל איננו כפוף שוב למנהל בתי-המשפט.

אנחנו מבקשים לתקן החוק באופן שיוציא את הכפיפות למנהל בתי-המשפט, ובכל מקום שבו מדובר על עובדים בהנהלת בתי-המשפט יבוא במקומם עובדי מדינה, משום שהנהלת בתי-המשפט שוב איננה מנהלת את המרכז לגביית קנסות. תודה רבה לאדוני. אדוני יכול להישאר פה כי יש לו עוד הצעה. זה בסדר.

אני אצרף את קולו. אם כך, רבותי חברי הכנסת, נא לשבת במקומות. צריכים להצביע, אז כדאי לשבת במקומות. רבותי חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 9), כפי שהוסברה על-ידי יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, בקריאה שנייה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. בבקשה.

בצירוף קולו של יושב-ראש הוועדה דוד רותם, הנמצא על דוכן הנואמים, 16 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. עכשיו תהיה לך הזדמנות, חבר הכנסת טלב אלסאנע, להצביע בקריאה שלישית. האם אדוני מבקש להצביע? תודה רבה.

על-פי בקשת יושב-ראש הוועדה, נצביע על הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 9) בקריאה שלישית. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

השרים לא שמים לב, אבל אנחנו מצביעים בקריאה שלישית.

השר פלד, הזכרתי לך שאנחנו בהצבעה. חוק המרכז לגביית קנסות,

בצירוף קולו של דוד רותם, יושב-ראש הוועדה, נגד, אין, נמנע אחד. אני קובע שחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 9) עבר בקריאה שלישית, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק העמותות (תיקון מס' 12), התש"ע 2009, היא במקורה הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת זבולון אורלב, והיא באה לפתור את אחת הבעיות הקשות של המגזר השלישי, של אותן עמותות שעוסקות בנושאים שונים. מכיוון שהמשבר הכלכלי פגע גם בהן, יש צורך לאפשר להן להתאחד כאשר המטרות שלהן משותפות. התיקון מכיל פרק חדש, הוא פרק ד'2 לחוק העמותות, שעוסק בדרכים שבהן אפשר יהיה לאחד עמותות. יהיה צורך באישור של בית-משפט, יהיה צורך באישור הגורמים המוסמכים של כל אחת ואחת מן העמותות, ובסופו של דבר תצא עמותה אחת מחוזקת, שתוכל לעזור לציבור יותר מאשר עמותה מקוטעת. אני רוצה להודות כבר בשלב זה גם על הצעת חוק זו, גם על הצעת החוק הקודמת, לנשיאות הוועדה, היועצת המשפטית סיגל קוגוט, למנהלת הוועדה דורית ואג, לחברי הוועדה ולמציע. תודה רבה, אדוני. תודה רבה.

אני מאפשר ליושב-ראש הוועדה לגשת למקומו על מנת שיוכל להצביע. כל חברי הכנסת המבקשים להצביע יתכנסו במקומם. אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק העמותות (תיקון מס'

התש"ע 2009. חברי הכנסת והשרים, נא להצביע.

בעד, 20, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק העמותות (תיקון מס' 12), התש"ע 2009, עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש הוועדה, אדוני מסכים לקריאה שלישית? כן. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העמותות (תיקון מס' 12) בקריאה שלישית.

להצביע. חוק העמותות (תיקון מס' 12), התש"ע 2009, נתקבל. בעד, 20, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שחוק העמותות (תיקון מס' 12), התש"ע 2009, עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מזמין את יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת זבולון אורלב, להודות. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הכנסת עשתה היום שירות חיוני וחשוב להעצמתו של המגזר השלישי ולחיזוקם של ארגוני המתנדבים והעמותות הפועלות לטובת הציבור. אני רוצה להודות בראש ובראשונה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת דודו רותם, שנתן עדיפות וקדימות להשלמת החקיקה הדרושה לטובתן של העמותות, שנמצאות במצוקה, להודות גם למנהלת הוועדה, שמנהלת אותה ביד רמה ובזרוע נטויה, הגברת דורית ואג, ליועצת המשפטית סיגל קוגוט ולכל צוות הוועדה. כמו כן אני רוצה להודות, אדוני היושב-ראש, לעמותת "מנהיגות אזרחית" שסייעה בגיבוש הצעת החוק, ליושב-ראש שלה, פרופסור דב גולדברגר, ולמנכ"ל ד"ר ירון סוקולוב, וכן גם להודות לחברי הכנסת חברי השדולה הפרלמנטרית לקידום החברה האזרחית.

תודה לחבר הכנסת זבולון אורלב. אני מזמין את חבר הכנסת דוד אזולאי לנושא החוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות.

יש הצבעה על החוק או לא?

אנחנו מאשרים חוקים היום, חבר הכנסת נסים זאב. חוק העמותות אושר. על חוק העמותות

הרגע אושר בקריאה שלישית. אוה, הנה הגיע חבר הכנסת אזולאי. לא הבינותי, חבר הכנסת נסים זאב. לא הבנתי מה אדוני שואל.

רגע, מה קורה פה? כבר הזמנתי אותך. אם ירדת כבר, אבל הזמנתי אותך. עולים ויורדים מהדוכן לפי הסכמת היושב-ראש.

הייתי משכנע את חבר הכנסת אזולאי שהוא, כיושב-ראש, יש לו עוזרים נאמנים. אדוני, גם עכשיו אני מוכן למחול על כבודי. לא, לא, חלילה, אף אחד. כל המוחל על כבודו, כבודו מחול, למעט יושב-ראש

אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56), התש"ע 2009, שיזם חבר הכנסת אריה אלדד, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. סעיף 235 לפקודת העיריות מטיל על כל עירייה חובה לקרוא לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והכיכרות שבתחומה בשם.

בכל הנוגע למועצות מקומיות, אין חובה כזאת בחקיקה ראשית, והחובה המוטלת בצו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), התשל"א 1971, חלה רק לגבי רחובות בתוכנית מיתאר שאושרה. לפיכך, במועצות מקומיות רבות לא ניתנים שמות לכל הרחובות ובניינים אינם ממוספרים, והדבר עלול להקשות על התמצאות של, בין השאר, גורמי האכיפה, הרווחה והבריאות. בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להחיל את חובת קריאת השמות כקבוע בפקודת העיריות גם על מועצות מקומיות. על מנת לאפשר למועצות המקומיות להיערך ליישומו של החוק, מוצע לקבוע כי תחילתו תהיה שישה חודשים מיום פרסומו.

מוצע לקבוע כי שר הפניים ידווח לוועדה על יישומו של החוק בתוך שנה ממועד תחילתו. הצעת חוק זו מוגשת בצירוף הסתייגות, אך אבקש כי הכנסת תדחה הסתייגות זו ותתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שזה החוק שבאמת פעם אחת ולתמיד יעשה סדר בכל הכינויים והשמות ברשויות המקומיות. אני חושב שזאת גם ההזדמנות להודות לחבר הכנסת אריה אלדד, יוזם החוק, שעשה מעשה מבורך וראוי ועל כך מגיע לו יישר כוח. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. לחבר הכנסת אלדד יש הסתייגות, שהיא הסתייגות לדיבור,

אם הוא חפץ מהצד, גם זה טוב.

סגנית המזכיר, נא לאפשר לחבר הכנסת אלדד לומר דבר מהצד. אדוני היושב-ראש, שמעתי שיושב-ראש הוועדה מבקש שהכנסת תצביע נגד ההסתייגות שלי. אני חושש מהדורסנות של הרוב שיש פה ואני אמשוך את הצעתי. תודה רבה.

רק כדי שהאזרחים הצופים בנו בבית, הסתייגותו של חבר הכנסת אלדד היתה הסתייגות לחוק שהוא הגיש בעצמו וכדי שיקבל את זכות הדיבור הוא ביקש שבמקום "אחרי" יבוא "לאחר", ובאמת שני הדברים מותרים בעברית. לכן, ההסתייגות מוסרת ואנחנו יכולים להצביע. רבותי חברי הכנסת, אנחנו נצביע על הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56), התש"ע 2009, בקריאה שנייה. נא להצביע, חברי הכנסת. מי בעד? מי נגד? ומי נמנע? סעיפים 1 2 נתקבלו. 32 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56), התש"ע 2009, נתקבלה בקריאה שנייה. אני שואל את יושב-ראש הוועדה.

הוא אומר לי: כן. נא להצביע בקריאה שלישית. אנחנו נעבור להצביע על הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56) בקריאה שלישית. נא להצביע. בבקשה. חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (מס' 56), התש"ע 2009, נתקבל.

עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של הכנסת. חבר הכנסת אריה אלדד, אתה מוזמן לעלות ולהודות. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי חברי הכנסת, אני מבקש להודות לעוזרים הפרלמנטריים שלי, נעמה כהן ורועי וולף, ולצוות ועדת הפנים על הטיפול היעיל מאוד והמהיר בחוק. אני חושב שהחוק יוכל לעשות קצת סדר במדינה ולהקל גם על אזרחים שצריכים כתובת מדויקת וגם על הרשויות שצריכות לפעמים למצוא את האזרח.

תודה רבה לחבר הכנסת אריה אלדד.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 2), התש"ע 2009, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יבוא ויגיע לדוכן הנואמים יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, על מנת להציג את הצעת החוק לקריאה שנייה. האם יש הסתייגויות לחוק זה? יש הסתייגויות.

אדוני. יש רק הסתייגות דיבור. יש הסתייגויות. כן, כן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, רבותי השרים, החוק שאני מתכבד להביא בפניכם לקריאה שנייה ושלישית הוא חוק שבא להקפיא את היטל הבצורת מט"ו בטבת, 1 בינואר 2010, ועד 15 באפריל, ויש בו תיקונים נוספים. כאשר החוק ייכנס לתוקף, אם הוא ייכנס לתוקף, הוא עושה כמה תיקונים שהתברר במהלך התקופה הזאת שצריך לעשות אותם ועניינם להטיב עם אזרחים רבים שנזקקים לאישורים ולדברים מהסוג הזה. בסוף אני רוצה לומר שהונחו על שולחן הכנסת שני חוקים נלווים בנושא המים, שוועדת הכספים הכינה. גם החוק הזה הוא חוק של ועדת הכספים, וחברי הכנסת שחתומים עליו הם אמנון כהן, משה גפני, אורי מקלב, מירי רגב, ציון פיניאן, כרמל שאמה, שי חרמש, יצחק וקנין, מגלי והבה, מוחמד ברכה, אברהים צרצור, מרינה סולודקין, זאב בילסקי, איתן כבל ושלי יחימוביץ. הצעת החוק הזאת הוכנה על-ידי חברי ועדת הכספים כמענה על הערות ופניות שהעבירה הכנסת במסגרת חוק ההתייעלות לשנות הכספים 2009 ו-2010. נוסף על תיקונים ספציפיים, שמטרתם לסייע לצרכנים הביתיים להתמודד עם היטל המים, כוללת הצעת החוק הזאת את הקפאתו של היטל המים לתקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע, 1 בינואר 2010, ועד ליום א' באייר התש"ע, 15 באפריל 2010. במהלך הכנת הצעת החוק חברי ועדת הכספים ואני ביקשנו לקבוע בחוק שוועדת הכספים והכנסת יוכלו לקבוע את המשך הקפאתו של ההיטל במידה שכמות המשקעים בחורף תהא גבוהה מספיק. מכיוון שהממשלה התנגדה לכך ומכיוון שלא רצינו לעכב את המשך החקיקה של הצעת החוק הזו, סוכם שהצעת חוק זו תקבע את הקפאת ההיטל מינואר ועד אפריל כפי שאמרתי. במקביל, הנחנו הצעת חוק טרומית שמאפשרת את המשך הקפאת ההיטל עד סוף שנת 2010. הכוונה היא שבמהלך חודש מרס, חודש לפני שמסתיימת הקפאת ההיטל לפי הצעת החוק, נבחן את הצורך בהמשך הקפאתו של ההיטל לפי כמות המשקעים שתרד בחורף זה. נוסף על הקפאת ההיטל כוללת ההצעה כמה תיקונים שנועדו להטיב ולהקל על הצרכן הביתי. התיקון החשוב שבהם הוא העלאת מכסת המים המחייבת בהיטל, כך שמאפריל 2010, במידה שההיטל יישאר בתוקף, מכסת המינימום תהיה 16 מטרים מעוקבים ליחידת דיור, ולא 12 כפי שהיה קבוע בחוק.

הצעת החוק דוחה את המועד שבו על הצרכן הביתי לדווח על מספר הנפשות שמתגוררות בביתו עד סוף שנת 2009, במקום עד יום 31 באוקטובר 2009, וזאת משום שהתברר שצרכנים רבים לא הספיקו לדווח על מספר הנפשות בביתם. לגבי צרכן שלא דיווח עד למועד הזה, ייחשב מספר הנפשות ביחידת הדיור לפי הנתונים שבידי ספק המים ולא כנפש אחת, כפי שקבוע בחוק היום. תיקון חשוב נוסף שהכנסנו להצעת החוק הוא מתן אפשרות לשוכרים או למי שמתגורר במקום אחר מזה הרשום בתעודת הזהות שלו. לפי החקיקה הקיימת, כמות המים המוקצית ליחידת דיור מחושבת לפי הכתובת של אדם בתעודת הזהות. בהצעת החוק אנו מאפשרים למי שמתגורר בכתובת אחרת מזו המופיעה בתעודת הזהות, כמו למשל סטודנטים, תלמידי ישיבות, או סתם אנשים שהולכים לשנת שירות בעיר פיתוח או במקום אחר, לעדכן את ספק המים על מקום מגוריו בפועל, כך שכמות הצריכה שלו תחושב לפי מקום מגוריו האמיתי. עניין נוסף שהצעת חוק זו מטפלת בו הוא הצריכה המשותפת, על מנת שדיירים שצריכת המים האישית שלהם נמוכה לא יישאו בתשלום היטל גבוה בשל הצריכה המשותפת בבניין שבו הם מתגוררים. עד היום צריכה משותפת יכולה להיות פתאום צריכה גבוהה, שאני לא אשם בה ואני גם לא יכול לחסוך בה, והכול היה נכנס לי לתוך היטל הבצורת. קבענו עכשיו בהצעת החוק שחצי ילך על חשבון הדייר אבל חצי לא ילך על חשבונו, שמצד אחד הוא יעשה מאמץ שלא יקרה שאחד השכנים ישטוף את המכונית שלו עם הרבה מים, והוא יהיה פטור לגמרי. הגענו לפשרה הזאת, שהיא פשרה נכונה. אז החליטה הוועדה לקבוע כי בחישוב צריכת המים החודשית של הצרכן תיכלל רק מחצית מהצריכה המשותפת. ההצעה כוללת גם תיקונים רבים ביחס לזכאותם של נכים לתוספת בכמות המים. מוצע לקבוע כי הנכים יהיו זכאים לתוספת המים ללא אישור רופא. התברר שהנכים היו צריכים להביא אישור רופא, וקופות-החולים אמרו: אנחנו לא אחראים למים, אנחנו לא נותנים אישורים. הנכים היו מיטלטלים ממקום למקום ולא היו מקבלים אישורים, ועל צריכת המים החיונית להם הם היו צריכים לשלם היטל בצורת. קבענו שהנכים יהיו זכאים לתוספת המים ללא אישור רופא שהם זקוקים לתוספת המים. האישור היחיד שהם יידרשו להציג הוא אישור על נכותם. התעודה הרגילה שיש לנכה, תעודת הנכה הזאת מספקת.

חבר הכנסת מטלון תיאר בפני הוועדה את הטרטורים ואת הטלטולים ואת כל מסע הייסורים שנכה צריך לעבור, ובסוף הוא גם לא קיבל את האישור, והוא לא קיבל את מכסת המים הנדרשת. לחבר הכנסת מטלון יש יד גדולה בתיקון הזה, אבל כולנו, חבר הכנסת אמנון כהן וחבר הכנסת אורי מקלב, סברנו שכך צריך לעשות, ואכן אנחנו מביאים את זה עכשיו בהצעה. כמו כן, מוצע בהצעת החוק להגדיל את תוספת המים שנכה יהיה זכאי לה מ-7.5 מטרים מעוקבים ל-10 מטרים מעוקבים, ולכלול בזכאות לתוספת מים את כל סוגי הנכים בשיעורי נכות גבוהים, לרבות ילדים נכים. התברר בוועדה שילדים לא היו כלולים בעניין והם נשמטו מהחוק הקיים.

אפשרנו לרשות המים לטפל בתלונות של נכים שלא מוגדרים בהצעת החוק ולקבוע גם לגביהם תוספת מים שאינה מחייבת בהיטל אם רשות המים תמצא שהדבר מוצדק. התברר לנו שיכולים להיות מקרים שבהם אדם נדרש לתוספת מים באמת והוא לא נכלל באחת ההגדרות שניסינו למצות בהצעת החוק. קבענו שתהיה ברשות המים ועדה שתטפל בדברים האלה, והיא תהיה מוסמכת על-פי הצעת החוק שאנחנו מגישים עכשיו להוסיף תוספת מים לקבוצות שיתברר שהן אכן זכאיות, כמו דיירי ההוסטלים, שאין להם עדיין פתרון בחוק. רשות המים אמרה שהם יבקשו וכנראה גם יקבלו. רבותי חברי הכנסת, מדובר בהצעת חוק חשובה שמתקנת כמה עיוותים שנפלו בחקיקה הקיימת ושמקפיאה את גביית ההיטל לתקופת החורף. אנו תקווה שהחורף הזה יהיה גשום.

הכוונה היא שאנחנו מתפללים לגשם. כולנו רוצים שהחורף יהיה גשום לא רק בגלל היטל הבצורת אלא מפני שהמדינה באמת נמצאת במצב חמור שבו המים מתקרבים לקווים מאוד קשים מבחינת הבצורות שהיו כאן בשנים האחרונות. אנחנו חייבים גשם. בהזדמנות הזאת, אף שאנחנו מקפיאים את היטל הבצורת, אני פונה לאזרחי המדינה ומבקש מאוד לחסוך במים, כך שאם החורף יהיה גשום יתאפשר לנו לוותר בכלל על היטל המים האמור. אדוני היושב-ראש, לפני שאני מסיים אני רוצה לומר, יש שתי הצעות חוק שוועדת הכספים הניחה על שולחן הכנסת. האחת, אמרתי, זו הצעת חוק שמעבירה את המשך ההקפאה, בהחלטה, על-ידי ועדת הכספים. היה סיכום שהחוק הזה יעבור בקריאה טרומית, לא רצינו להתעמת עם הממשלה בוועדה, מכיוון ש-1 בינואר מתקרב, קודם כול שההקפאה תיכנס לתוקף. והיה סיכום, שאנחנו מניחים הצעת חוק, חברי ועדת הכספים, אנחנו נעביר אותה בקריאה טרומית ונמתין עד מרס כדי לראות אם החורף יש בו גשמים כפי שצריך, ואז הליך החקיקה ייעשה במהירות כדי להמשיך את ההקפאה. הצעת חוק נוספת שהגישה ועדת הכספים והניחה על שולחן הכנסת, ועל זה אין סיכום, היא בנושא של העלאת תעריפי המים מ-1 בינואר. ב-1 בינואר, על-פי ההחלטה של הממשלה הקודמת, שאושרה בוועדת הכלכלה באחד מחוקי ההסדרים,

סוכם שמוציאים את ההחלטה על העלאת תעריפי המים מידי ועדת הכספים ומי שמחליטה בזה היא רשות המים. זה הופך להיות מצרך שאיננו בפיקוח ציבורי או פרלמנטרי, של נבחרי הציבור. יש לנו מחלוקת קשה עם הממשלה בעניין הזה. האם המים זה משקה שקונים אותו בקיוסק וצריך לשלם עליו את מלוא המחיר, או שמים הם כמו חינוך ורווחה ובריאות? האם זה מצרך שמחירו צריך להיות בפיקוח פרלמנטרי? העמדה של חלק גדול מאתנו היא שזה צריך להיות בפיקוח פרלמנטרי, שגם אנחנו צריכים לגלות אחריות בעניין הזה. אכן, במחירי המים, במשך תקופה ארוכה, לא העלו לפי השחיקה, וצריך לבצע את מה שצריך לבצע, לא צריך שיהיה בזבוז ושתהיה הפקרות, אבל לא להעלות את זה ולהפוך את המים למצרך שאיננו מצרך חיוני. אתה אומר שיש כאלה ויש כאלה. מה אתה אומר, מה אתה חושב? עמדתי היא שהמים, אני אמרתי את זה מעל כל במה, אמרתי את זה בדיונים בוועדת הכספים, אמרתי את זה במליאת הכנסת, אמרתי את זה בתקשורת, אמרתי את זה ב"יתד נאמן", בכל כלי תקשורת אפשרי. באיזה מידה תעמוד בזה? המים הם מצרך שמדינה נורמלית מסבסדת. המים הם מצרך חיוני. הוא צריך להיות בפיקוח.

אבל אנחנו בקואליציה היום, ואנחנו צריכים להגיע להסכמה עם הממשלה ולשכנע אותה, כמו ששכנענו אותה בהקפאת היטל הבצורת. בעזרת השם. ועדת הכספים תקבע את מחירי המים. לא אמרתי את זה. אני אומר. אמרתי שזה צריך להיות כמו שהיה עד לפני שנתיים. זה צריך להיות בפיקוח, זה לא חשמל.

פסי היה יושב ואלוהים לא היה מזיז אותו. חבר הכנסת אורון, אתה מדבר אחריו כמסתייג. לא כולנו באותה דעה, רובנו המוחלט באותה דעה. זו דעתי.

כמו שהיה עד לפני שנתיים, שזה היה בפיקוח, וועדת הכספים היתה צריכה לאשר את העלאת תעריפי המים. לפני שנתיים הממשלה הקודמת ביטלה את זה במסגרת חוק ההסדרים.

באיזה מידה תעמוד על דעתך מול הלחצים של הממשלה, הרי חלק מהכוח הוא בידיך.

חבר הכנסת ברכה, כשאומרים לי שחלק מהכוח בידי, חלק גדול. בסדר, אבל קשה לי עם העניין הזה. הממשלה התנגדה, מלכתחילה התנגדה להקפאת היטל הבצורת, והיתה מלחמת עולם בעניין הזה. היום אנחנו מביאים חוק שמקפיא אומנם לשלושה חודשים וחצי, ונותן פתח גם להמשך, והממשלה הסכימה. אני בקואליציה, אני לא יכול לנהל מלחמה שבה אני שובר את כל הכלים.

לא לשבור את כל הכלים אבל לנהל מלחמה צודקת.

אז זה מה שאני עושה. אתה לא מתבקש לשבור את כל הכלים, אבל הכלי הזה חשוב. נכון. לכן אמרתי, הייתי יכול להגיד, רק הצעת החוק הזאת, אנחנו מקפיאים את היטל הבצורת, לרדת ולהגיד שהכול בסדר. אני לא אומר.

הקפאת היטל הבצורת בחודשי החורף היא חשובה, אני רואה בזה הישג של ועדת הכספים, ואני שמח שהממשלה הסכימה. אני אומר הלאה, שיש לנו שתי הצעות חוק נוספות שנצטרך להתמודד אתן. אדוני היושב-ראש, להצעת החוק אין הסתייגויות מהותיות. לפיכך אבקשכם לאשרה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית כנוסח הוועדה. תודה רבה. אני מודה לחברים. אני מודה לראש הצוות בנושא המים, חבר הכנסת אמנון כהן. אני מודה לחבר הכנסת אורי מקלב, שאיננו חבר בוועדה אבל הוא שותף פעיל, הוא נתן לי את כל הנושאים שאני מעלה כאן. אני מודה לכל החברים, אני לא אזכיר את כולם בשמותיהם, אבל כל אלה שחתמו על הצעת החוק השתתפו בדיונים, היו שותפים מלאים לעניין הזה. אני מודה לכולם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. לפני שאזמין את המסתייגים לבוא ולשאת את דברם, אני רוצה לברך את הנער הצעיר

ביציע, משה דרקסלר, הנמצא אתנו פה והוא קם לכבודכם. אין מוחאים כפיים, הוא יהיה חבר כנסת אז לא מוחאים לו כפיים, תודה רבה. יפה מוישה, ברוך הבא להיות אתנו כאן.

יש שני מסתייגים, חבר הכנסת חיים אורון וחברת הכנסת דליה איציק. חבר הכנסת אורון ראשון, יש לך חמש דקות להסתייגות. אחריך, חברת הכנסת איציק. אי-אפשר להסתייג? הפרוצדורה מחייבת אותנו. יש לך אחר כך קריאות ראשונות, תוכל להתייחס לעניין הזה וגם עניין סיעתי שבו ודאי תוכל לדבר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני תומך בהצעת החוק כפי שהיא מופיעה פה. יש בה כמה תיקונים לעומת הצעת החוק המקורית, ואין לי מה להוסיף על מה שמופיע כאן. יש לי מה להוסיף או לחלוק במידה מסוימת על דבריו של יושב-ראש הוועדה באשר לנושא של מס הבצורת. יצא לי לומר את זה כמה פעמים בוועדת הכספים וגם כאן. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים,

אנחנו עומדים בפני השאלה הגדולה עכשיו, לא כשמדובר במס הבצורת אלא כשמדובר בהעלאת מחירי המים, כי העלאת מחירי המים היא העלאה ארוכת טווח וקבועה. אני רוצה לומר, שמבחינתי, אדוני היושב-ראש,

העיקרון הראשון, המים הם מכשיר לא טוב להעברת סובסידיה. אני חסיד של סובסידיה למצרך ולא לנצרך, אבל מה, באותם מוצרים שצורכים בעיקר השכבות החלשות, למשל לחם, למשל תחבורה ציבורית. המים נצרכים בשיעורים גבוהים מאוד על-ידי השכבות החזקות, לעומת השכבות החלשות. מי שמציע לסבסד את המים, מעביר בעצם סבסוד לשכבות החזקות, הפוך ממה שצריך לעשות.

ופה לפי דעתי הנקודה שאנחנו לא עוסקים בה, כאשר נקבעות עכשיו שלוש מדרגות למחירי המים, היה ראוי שהמדרגה הנמוכה, שבה מחיר המים מתחת לעלותם, תהיה רחבה מספיק, שבעצם היא כמעט תמלא את הצרכים של השכבות החלשות. המדרגה השנייה תהיה בשיעור קצת יותר גבוה. מהמדרגה השלישית יתחיל לפעול הקנס בעבור בזבוז מים. אני חושש מאוד שבמתכונת שמופיעה עכשיו, במדרג המחירים, המנגנון הזה לא פועל, או לא פועל נכון. המדרגה הראשונה היא מקיפה מאוד, משום שהיא מכילה את כולם, כי כל אחד צורך לפחות 3 קוב מים לצרכיו,

בנושא הזה יפגעו בשכבות החלשות. מי שרוצה לתת הטבות בגין עלות מים דרך מחיר המים, יעוות את כל המחירים, לא יגיע לתוצאה שבה הוא רוצה. אדוני היושב-ראש, הנושא לא מופיע בהצעת התיקון הזאת, אבל היה ראוי שגם ועדת הכספים וגם הכנסת ייכנסו בעובי הקורה של מחירי המים כולם, כי אין מה לעשות. ברגע שרכיב גדול יותר, וטוב שכך, בכמות המים שעומדת לרשות אזרחי ישראל, הוא מים מותפלים, עלותם גבוהה לעומת המים הקיימים. הציבור לפעמים לא מבין שאנחנו במחיר המים, המים באפס, כל המחיר זה ההובלה והטיפול במים. פה, ייצור המים כשלעצמו מהווה מרכיב מאוד רציני, ולכן אין ברירה אלא ליצור מערכת מחירים שונה, אבל המערכת הזאת צריכה להביא בחשבון גם את ההיבטים החברתיים. תודה רבה לחבר הכנסת אורון. חברת הכנסת דליה איציק, לרשותך חמש דקות.

אתה לא רשום כמנמק, יש לנו בעיה. אין הסתייגויות סיעתיות. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, אין זה יום למיקוחים ולוויכוחים, זאת הסיבה שסיעת קדימה משכה את האי-אמון שלה היום, אבל, אדוני היושב-ראש, החוק הזה, יושב-ראש ועדת הכספים, אני לא מאמינה שנתת יד לדבר הזה, להעלאת תעריפי המים. אני לא מאמינה, כן, כן, אתה נתת יד. היום בהצעה שלך מזערת את הנזק,

מזערת נזק, קטן, באופן קטן, למשהו שהיה ענק וגדול, כי החוק הזה אלים. התעריף הוא אלים. אני רוצה לשאול אותך, אתה מכיר מה זה משפחות מרובות ילדים, אתה ואני וש"ס והציבור, המגזר הערבי, עיירות הפיתוח, יש הרבה אנשים שיודעים בדיוק. אני לא מבינה בדיוק איך יחולקו המים. אני גם לא יכולה לקבל שאתה חי בשלום עם העובדה שהעלו את תעריף המים באופן כל כך בלתי סביר, כשאתה יודע, כי אתה אמון על הקופה לא פחות מחברי הממשלה, ואתה מאפשר את הדבר הזה, חבר הכנסת גפני. איזה נאומים היית עושה אילו בצד הזה היה מישהו אחר. אתה צוחק, כי אתה יודע שאני צודקת, אבל אלה שמשלמים את התעריף לא צוחקים, חבר הכנסת גפני.

לכן, אני מבקשת ממך, אתה יושב בצומת מאוד חשוב, מאוד משפיע, ומי יודע אם לעת כזאת נשלחת למקום הזה. זאת ההזדמנות שלך. אני רוצה לראות אתכם מסבירים מחר לציבור. תאמין לי, זה לא פוליטי. אני מאמינה באמונה שלמה שהיה פה מהלך לא נכון, מעוות מההתחלה, שלא חשבו את מחשבת הכיס של האזרח, ובוודאי לא חשבו את מחשבת המים, שהרי אתה יודע שבהסתייגות שאנחנו הגשנו אנחנו מדברים על הכסף, לפחות שילך לתשתיות, ואפילו לזה הממשלה לא הסכימה.

סיעת קדימה תצטרף היום להצעת החוק הזאת רק כמו שאמרתי, בשל מזעור הנזק, ואני רואה בך, ואני אומרת את זה באופן הכי חברי, אני רואה בך איש מרכזי, אם תהיה אשמה כזאת, בהחלטה להעלות את תעריפי המים. התיק עליך.

חבר הכנסת אורון, האם להצביע על ההסתייגות שלך? שקלתי ושקלתי,

חברת הכנסת איציק?

ובכן, אין הסתייגויות לחוק, וגם החברים המסתייגים הסירו את הסתייגותם לצורך אישור החוק. לכן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 2), התש"ע 2009. סעיפים 1 7 נתקבלו. בעד, 28, אחת

ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009

להצביע בקריאה שלישית?

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009

2), התש"ע 2009. חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)

נתקבל. בעד, 28, נגד, 1, ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010)

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, יושב-ראש ועדת הכספים, לפני התודות אני רוצה לתקן משהו, פה תמיד מחברים שני חוקים יחד, וחוק מס הבצורת הוא נושא אחד והעלאת תעריפי המים זה נושא אחר לגמרי, זה לא קשור לחוק הבצורת. ולכן לכל הנושא של העלאת התעריפים יש חוק אחר, שנטפל בו, בעזרת השם, בעתיד, ולא רק בעתיד, אנחנו רוצים להתחיל לטפל בזה כבר בשבוע הקרוב. חשוב מאוד היה להקפיא את חוק הבצורת. אני חושב שבתקופת הקיץ אזרחי מדינת ישראל חסכו, ואני חושב שלא הגון להטיל עליהם את המס בתקופת החורף. לכן ההקפאה נכנסת לתוקף ב-1 בינואר, וכל עם ישראל יתפלל שירדו גשמי ברכה והחוק ימשיך להיות מוקפא לעולמי עד, בעזרת השם. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, אנחנו צריכים להירתם כולנו יחד לטפל בנושא העלאת התעריפים, החוק השני שאנחנו רוצים לקדם, לטפל בו מייד עכשיו, כי ב-1 בינואר ייכנס הייקור לתוקף. לכן, נעשה את העבודה. אני מודה לכל חברי ועדת הכספים, ליושב-ראש הוועדה ולכל החברים מכל סיעות הבית, ליועצת המשפטית של הוועדה, שגית, ולעוזרים שלה. יישר כוח ויהי רצון שלא נזדקק לחוק הזה. תודה לחבר הכנסת אמנון כהן, המודה בשם יוזמי החוק אשר עבר בקריאה שלישית. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. החלטת הממשלה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, בדבר העברת הסמכויות הנתונות לשר הפנים בהתאם לסעיף 12ב לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג 1993, לגבי בקשות שעולה בהן חשש לניגוד עניינים בהפעלת סמכותו, לשר ישראל כץ. אני מבקש מהשר כץ לעלות לבמה ולהציג את החלטת הממשלה. לאחר מכן ייערך דיון. הדיון יהיה סיעתי, ועדת הכנסת החליטה לקיים דיון סיעתי, שלוש דקות לכל סיעה. אדוני היושב-ראש, מדובר בהעברת סמכויות על-פי דין משר לשר, זה נוגע גם לי, ואני מתכבד להודיע לכנסת שהממשלה, בישיבתה ב-6 בדצמבר 2009, החליטה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר ישראל כץ את הסמכויות הנתונות לשר הפנים בהתאם לסעיף 12ב לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג 1993, לגבי בקשות שבהן עולה חשש לניגוד עניינים בהפעלת סמכותו. בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, אני מבקש בשם הממשלה את אישור הכנסת לכך. תודה לשר. תוכל לדבר, חבר הכנסת אורון. יכול להיות שאלה נושאים שקשורים לאטום, אבל אם לא, שנבין איפה זה ניגוד עניינים ברשויות המקומיות, מישהו צריך להסביר. נמצא פה שר הפנים, אדוני סגן ראש הממשלה ושר הפנים, אם כבודו רוצה להסביר, לפי מיטב ידיעתי, מאחר ששר הפנים עוסק באופן כללי בטיפול בבקשות של רשימות לגבי כל מיני בקשות שונות, מאחר שהוא נמנה עם חברי סיעת ש"ס, יושב-ראש סיעת ש"ס, הוא לא יכול לטפל בבקשות שקשורות לסיעת ש"ס, ולכן הסמכות תועבר אלי, רק לגבי הרשימות שקשורות לסיעת ש"ס, שקשורות לשר הפנים. בזה מדובר. חבר הכנסת אורון, ליועץ המשפטי. בהתאם להחלטת היועץ המשפטי.

בא שר ואומר, חבר הכנסת אורון, כשאתה תהיה שר, והדבר ייגע בנושאים שהם בתחום משרדך ונוגעים למפלגתך, תבקש להעביר את הסמכויות לגבי מפלגתך למישהו אחר. שטרית טיפל בליכוד? חבר הכנסת אורון, אני לא יודע מה עשה השר שטרית, מה להסביר. יהיה לך גם זמן להסביר. למשל, חבר הכנסת אורון, אני מניח שכשר החקלאות, כשהגיעו נושאים שקשורים באופן ישיר או עקיף לקיבוץ שאתה גר בו, ביקשת להעביר את הסמכות למישהו אחר. אני בטוח שאם נבדוק נמצא דברים כאלה. כל שר וסגנונו, כל שר ורצונו. פה מגישים בקשה, ואם הבקשה אינה ראויה, תבוא ותעלה. חבר הכנסת פרץ, האם רצית לומר?

אין כאן איזה מסתורין גדול, אגב. כולם תוהים מה עומד מאחורי הדברים. זה בענייני משרתך, לכן אתה יכול בכל שלב משלבי הדיון לעלות. ברגע שתחליט שאתה רוצה לעלות, תעלה. חבר הכנסת עמיר פרץ. רק לידע כללי, העברת סמכות לשר, מבחינה שמית, זה דבר מקובל? או שהכוונה היא לשר התחבורה? מה השאלה? הודעת שהסמכות מועברת לישראל כץ. אם היא מועברת לשר ישראל כץ ולא לשר התחבורה. זאת אומרת, אם חבר הכנסת כץ יחליט ללכת לעסוק בתחום אחר, לקבל פרס נובל או משהו כזה, ולא ירצה להיות שר, חבר הכנסת פרץ, כמי שכיהן כשר, ושר נכבד, משמעות ההחלטה היא שכל עוד אני שר בממשלה, הסמכות בידי. הרי כבר קרו מקרים ששרים הפסיקו לכהן בממשלה.

לא, זה לא יישאר. אם יוחלף שר התחבורה בממשלה הזאת, והשר כץ לא יהיה הסמכות, הסמכות תועבר בחזרה לראש הממשלה או לשר הפנים. הדברים ברורים לחלוטין, הסר חשש מלבך.

גם ברמה העיונית וגם ברמה המעשית אין בעיה בכלל. תודה רבה. השר כץ, ולא שר התחבורה, השר כץ. האם השר מבקש לעלות? אחריו עולה ראשון הדוברים,

ואחריו? ואחריו, ישראל ביתנו. אם היא תודיע לי מי הנציג שלה, אומר לך,

אם מפלגת העבודה תודיע לי מי הנציג שלה,

אחריו, ש"ס, יהדות התורה, רע"ם-תע"ל, האיחוד הלאומי, חד"ש,

יש מספיק זמן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, למען הסר ספק, אין לי מה להוסיף על מה שאמר השר כץ, שפירט ונימק את ההחלטה. עם זאת, היות שזה תופס התעניינות מרבית, מחשש שיש פה דבר קצת תמוה, אני אסביר. האמת היא שהכי נכון, לכאורה, ששר הפנים, כיושב-ראש ש"ס, כחבר בתנועת ש"ס, יכול, כמו בכל נושא המפלגות, מוניציפליות, רשויות וכנסת, לחתום על הצווים, וזה חל על כל המפלגות.

מחר הוא לא ידון בעניינים של הליכוד, של מרצ או של קדימה? כשר הפנים אני צריך לדון. בכל מה שקשור לכלל, ולא באופן חריג, ודאי שאני פוסק לכולם, וממנה גם את נציגי ש"ס בוועדות הבחירות השונות, כבא כוח הסיעה וגם כשר הפנים. איפה הבעיה, על-פי היועץ המשפטי של המשרד? כשאני צריך לתת באופן חריג מקדמות למפלגה שלא הגישה בזמן וכו', כל מיני דברים חריגים. לשר יש שיקול דעת אם לאשר או לא לאשר באופן חריג, אז במקרה הזה, היות שאני יושב-ראש תנועת ש"ס,

לא חשוד, אלא בניגוד עניינים בעניין הזה, כל מה שקשור לתנועת ש"ס ובהחלטת שר הפנים, בשיקול הדעת שלו, כן או לא, כל דבר כזה עובר לשר כץ,

לא משנה אם הוא שר התחבורה היום, ומחר הוא יחליט להיות שר אחר בממשלה ותהיה רוטציה. בהנחה שגם הוא לא בניגוד עניינים.

הוא לא בניגוד עניינים, כי זה קשור אלי, והוא לא יכול להיות בניגוד עניינים, לכן לא העברתי את זה לשר אחר מתנועת ש"ס. לא בגלל העובדה שאני יושב-ראש התנועה בלבד, לא יכולתי להעביר את זה גם לשר אחר מתנועת ש"ס. לכן זה עבר לשר במפלגה אחרת. ישראל כץ יקבל את זה, וזה בדיוק מינהל תקין. אני הרי אוהב להיות זהיר, ולכן שאלתי את היועץ המשפטי למשרד אם מותר לי לחתום על זה ולאשר את זה, יכולתי לאשר ואף אחד לא היה שם לב. אבל אמרתי, היות שזה חריג, ואני קרוב לתנועת ש"ס, ואני רוצה לאשר, ואז אני אלך לאשר, וישאלו אותי איך אישרתי, אני מלכתחילה שאלתי את היועץ המשפטי, למען הסר ספק וכדי למנוע לזות שפתיים. הוא אמר לי: טוב שאתה שואל, אתה לא יכול לאשר את זה, עדיף להעביר את זה לשר אחר בממשלה. לכן העברנו את זה לשר התחבורה. זה מינהל תקין, זה מה שנתבקשתי לעשות על-ידי היועץ המשפטי של המשרד, זה מה שגיליתי בערנות שלי, מבחינת הניהול והמינהל התקין, וזאת ההחלטה שהכנסת מתבקשת לאשר, על-פי אישור הממשלה,

תודה. יעלה ויבוא חבר הכנסת מאיר שטרית, להיות ראשון הדוברים. הואיל ויש לנו קצת יותר זמן, אני לא מגביל אותך בשלוש דקות, אבל אל תדבר יותר משש דקות. אדוני היושב-ראש, אני פשוט ראיתי שקודמי קצת הסתבך פה בהסברים, ואני אסביר במה מדובר.

מתוקף תפקידו, אחראי בין היתר לאישור מימון מפלגות למועמדים בבחירות. מאחר שלצערנו בבחירות האחרונות חלק מהרשויות לא דיווחו בזמן, על-פי התקנות, למשל אדם שרץ לבחירות ולא מדווח בזמן, בתוך כמה ימים הוא מאבד את המימון למפלגה שלו. שר הפנים אמור להכריע גם בעניינים הללו. לכן ברור שאם הפונה לשר הפנים הוא איש שרץ לרשות, כמועמד של ש"ס באחת העיריות, בזמן עבר, והוא עדיין צריך לאשר לו את המימון, שיקול הדעת שלו, בהיגיון, עלול להיות מוטה לרעה בגלל שייכותו לש"ס. שר הפנים רוצה לנהוג בניקיון כפיים, ולכן הוא העביר את ההחלטה ממנו לשר התחבורה, שאיננו חבר ש"ס, ככל הידוע לי,

שהוא יוכל,

בניקיון דעת ובניקיון כפיים לקבל החלטות, ולמי שראוי לאשר לו לאשר, ולמי שאין ראוי לאשר לו לא לאשר. אדוני היושב-ראש, זה לא דבר תקדימי בכנסת. אני כבר עברתי בכנסת כמה מקרים שבהם העברתי את סמכותי כשר בעניין מסוים, בממשלה הקודמת, לשר אחר, דבר שגרתי לגמרי. אני אפילו לא זוכר מה היה הנושא, בדימונה.

מאחר שראש עיריית דימונה הוא גיסי, החלטות בעניינים מהותיים בדימונה העברתי למישהו אחר, ולא אני קיבלתי החלטות בנושא הזה. בעניין פיזור המועצה באופקים, מאחר שהיו תלונות שמא יש לי איזה אינטרס פוליטי, העברתי את ההחלטה על פיזור עיריית אופקים לשר רפי איתן, שהיה אז בסיעת הגמלאים. אז היו דברים מעולם.

סיעת קדימה איננה מתנגדת להעברת הסמכויות, זה הליך נורמלי שהלוואי שירבו כמותו. ככל שהדברים מגיעים לניגוד עניינים, על-פי החוק, אדוני, שרים חייבים, כשהם נמצאים בניגוד עניינים, להודיע על ניגוד עניינים ולפעול כדי שיימנעו מניגוד עניינים, ומוטב להם באמת לעשות כך. נדמה לי שקראתי בחדר ישיבות הממשלה שלט שאומר משהו על ירושלים, שרק נקיי דעת היו רשאים לשבת בירושלים ולדון. יש שם ציטוט מי האנשים, וכן הלאה. דבר יוצא מן הכלל. יש מניין של השרים שהיו בממשלה אז. מספר השרים בממשלה, למיטב זיכרוני,

היה שבעה. לכן, לא צריך 30 שרים,

גם בתקופה של ישראל הגדולה. 30 שרים זה יותר מדי, אתה היית בממשלה היחידה שניהל ראש ממשלה פראייר שהיו לו רק 18 שרים. אתה היית היחיד.

אחר כך התברר לו שאפשר בלילה אחד לעשות 24, ואחר כך 29. אני גם מוכן לתקן את החוק מחדש,

שהחוק יחול מהכנסת הבאה. אם יש סיכוי סביר שהממשלה תאשר את זה, אני חושב שחובתנו לעשות את זה. אני הגשתי הצעת חוק כזאת, לכן אני אומר: הלוואי שהממשלה תקשיב ותושיע.

רק אחר כך יהיה מאיר שטרית ראש הממשלה בכנסת הבאה, והוא יצטרך להקים קואליציה, ויתברר לו שהוא צריך 20 שרים,

אדוני היושב-ראש, תרשום לפניך התחייבות, שאם אני אהיה, שום דבר לא יזיז אותי מהמספר של 18 השרים, גם אם מותר 40. תודה רבה על התחייבותך. ההתחייבות היא לא כלפי, היא כלפי העם והמדינה והפרוטוקול. אני מזמין את חבר הכנסת, מי מישראל ביתנו,

איפה ממלא-מקום יושב-ראש הוועדה, סגן יושב-ראש הכנסת? אתם לא רוצים להשתתף בדיון? רותם בא? בבקשה, כי אילטוב איננו באולם.

לדעת מי מייצג אתכם, לא רשמתם. חבר הכנסת רותם, בבקשה. בסיעת העבודה, הואיל ויש כאן שני חברים מסיעת העבודה, מי מביניכם רוצה לעלות ולדבר? אנחנו תומכים בהעברה. אתם תומכים בהעברה.

מאיר שטרית הסביר את זה יפה. בסדר גמור, אז אתם מוותרים על רשות הדיבור. אם כך, אחריכם יבוא חבר הכנסת נסים זאב, מטעם סיעת ש"ס כמובן. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, אני, יש לי הרגשה שאנחנו לפעמים מגזימים בניסיון שלנו להימנע מניגודי עניינים. אני חושב ששר הפנים עוסק מדי יום ביומו, אדוני השר, אני מדבר אליך ואתה לא מקשיב לי. איך אתה יכול להגיד כזה דבר כיושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט? אני יכול להגיד כל מה שאני רוצה, ואתה יכול לבקש להעביר אותי מתפקידי. אני חושב שכאשר שר הפנים, או כל שר אחר, עוסקים בעניינים הקשורים למשרדיהם מדי יום ביומו, אי-אפשר להסתכל על כל דבר בזכוכית מגדלת, האם יש ניגוד עניינים או אין ניגוד עניינים. יש דברים שהם בשגרה של עבודתו של שר. אבל אני חושב שראוי לציין, אדוני שר הפנים, אני מדבר אליך, אני חושב שראוי לציין לשבח את החלטתו של שר הפנים, שאומר: אני רוצה להיות נקי מאלוקים ואדם, אני לא רוצה שיהיה מישהו שיוכל להגיד שנהגתי שלא בתום לב ולא בניקיון כפיים, ולכן אני מבקש שבנושאים שקשורים למפלגתי לא אני אדון אלא ידון שר אחר. אני חושב שזה דבר ראוי, אף-על-פי שאני חושב שהוא מוגזם, ואני מברך את השר על החלטתו.

תודה, אדוני. זה היה קצר, אפילו לא נתתי לך את הזמן שמגיע לך. תעביר, תודה. אנחנו ממשיכים בסדר הדוברים בדיון. חבר הכנסת נסים זאב. אחריו יהיה חבר הכנסת אורי מקלב. כמה דוברים יש? יש מספיק דוברים ויש מספיק זמן, אז תחליט.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שר הפנים וסגן ראש הממשלה עשה מעשה טוב, שנמנע מלהעביר את אותו תקציב לאותו יישוב, הייתי אומר, כי אולי הוא מזדהה עם ש"ס או קשור קצת לש"ס, אבל בסך הכול אני חושב שלא מדובר בניגוד עניינים או בניגוד אינטרסים במובן שאנחנו מכירים אותו, כי בסופו של דבר שר הפנים, כשהוא מעביר תקציבים לרשויות, אז תמיד יש שם אנשי ש"ס ויש שם אנשי ליכוד ויש מכל המפלגות. לכן, כשמדובר בנושא ציבורי ממדרגה ראשונה, גם אם לא היה אותו ראש המועצה קשור בצורה כזו או אחרת למפלגה, הרי הכסף היה כן עובר ושר הפנים היה כן מאשר.

אני חושב שיש כאן רגישות יתר, אולי מפני ששר הפנים הוא איש ש"ס, ועל ש"ס יש קצת יותר זכוכית מגדלת, ולכן הוא נמנע. אבל אני רוצה לשאול אתכם, מי שכבר חושב שאולי שר הפנים, יש לו ניגוד אינטרסים, הרי הוא גם יגיד לשר התחבורה איך לפעול. אין לדבר סוף. אם אנחנו חושדים בבן-אדם שאין בו ניקיון כפיים ואין בו יושר ציבורי, אז תמיד הוא יהיה חשוד. ולכן אני חושב שכל ההצעה הזאת מרחיבה יותר מדי את החששות, כפי שאמר חבר הכנסת דוד רותם, ובעיני זה מיותר לגמרי, אבל אם יש חוות-דעת משפטית כזו, צריך לכבד אותה ולא מעבר לזה. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. אני מזמין את חבר הכנסת אורי מקלב. אחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. בבקשה. חבר הכנסת גפני, תן לו להגיע, אתה לא רוצה שידבר החבר שלך? לא, הוא רוצה להגיד לי מה להגיד. חס וחלילה.

הוא היה צריך להגיד לי מה להגיד. זה לא שאתה הפרעת לי, חס וחלילה. אל תגיד את זה אפילו בצחוק. למה בצחוק? הכול ברצינות פה, מעל המעמד הזה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רבותי השרים, אני חושב שחלק מהדוברים פה, אולי לא אמרו את זה בפירוש, אבל הכותרת של הדיון הזה, יש לזה קונוטציה שמי שאולי לא דן ומסתכל יותר ביסודיות, רואה כאן שזאת הצעה: "עולה חשש לניגוד עניינים בהפעלת סמכותו".

יש כבר שר הפנים ויש כאן כבר איזה חשש לניגוד עניינים, וכאן צריך לעשות משהו. לכן שאלו גם קודם ג'ומס ואחרים, ודיבר על זה גם חבר הכנסת הרב נסים זאב מה כאן החשש, במיוחד כשמדובר בש"ס. קודם כול, אני רוצה להגיד לכם, חברים, שאם אנחנו נלך לרמב"ם, שאומר איך היה מתנהג נציג הציבור,

כשהיה בא לאסוף את מחצית השקל,

המטבע כמעט הכי קטן,

הוא היה בא לאסוף את זה מכל אחד ואחד, גם מהעשיר וגם מהעני, עבור קורבנות הציבור, וכתוב ברמב"ם, בפרק ח', הלכות צדקה, שהכוהן היה צריך ללכת עם בגד בלי כיסים, ושניים היו מלווים אותו עם קופה, והיו גם מדברים עמו כדי שלא יגידו שחס וחלילה הוא אולי הכניס לפיו חצי שקל. ככה היו אוספים כסף ציבורי וככה היה צריך להתנהג איש ציבור.

אז זה טוב שאנחנו אולי באמת הולכים ומרחיקים, ואולי בחשש לניגוד עניינים אנחנו צריכים גם כן להיות מאוד זהירים, אבל הבעיה היא שאני חושב שמשתמשים בדבר הזה, בחשש לניגוד עניינים, באופן הרבה הרבה יותר רחב. היום פוגעים בעצם הדמוקרטיה בפעילות של נציגי ציבור, ואני אספר לכם מה קורה היום, איזה חוות דעת משפטיות, זה שהגיעה עכשיו חוות דעת משפטית שאמרה את זה כמו שאמר השר,

אני מקבל את זה, אבל הבעיה היא שבניגוד העניינים ובעירוב תחומים, שזה גם כן חשש, בזה אף אחד לא עושה סדר. היום יכולה לצאת הוראה מיועצים משפטיים, שחברי מועצת עיר במקומות שונים, ותיכף זה גם יגיע לחברי כנסת, אם אנחנו לא נקים קול צעקה על זה, מנוע מהם לטפל בזה ובנושא הזה, ואסור להם לגשת לזה. אנשים שהם נציגי ציבור, שמחובתם לטפל בנושאים, יש לגביהם חשש לניגוד עניינים. החשש לניגוד עניינים יכול היום להיכנס לכל תחום ולכל דבר. זה נושא אחד. והנושא השני, אני לא יודע מה השעה, אז אינני יודע אם תאפשר לי, יש לך זמן. לא ידעתי אם כבר עבר הזמן או לא. לא ידעת, אז יש לך זמן.

דקה שלי. לכן אני חושב שאנחנו כן צריכים להיות ערים לכך,

בדבר הזה ובנושא הזה ובכותרת הזו, חשש לניגוד עניינים,

ואנחנו צריכים לעמוד ולבקר ולמצוא מנגנון שיקבע איך יועץ משפטי, בכל מקום לפי התפיסה שלו, יחליט: כאן אסור לו,

פה לחבר מועצה בעיר מסוימת אסור לנהל בית-ספר. זה דבר חדש ששמענו עכשיו, שאומנם יכול להיות שהוא מטופל על-ידי חבר הכנסת הרב גפני, אבל גם כן, זה עוד אחד מהסימפטומים שיש לנו כל שני וחמישי, שיוצאות חוות דעת על חשש לניגוד עניינים, והדבר הזה מרחיק לכת ואנחנו צריכים לעשות גם בזה סדר.

ואני כבר גם מוצא את ההזדמנות לדבר על זה, יש גם עירוב תחומין. חוץ מאשר שזה נקרא ניגוד עניינים, יש גם עירוב תחומין. ואם בירושלים יכולים להוריד עמודי עירוב, על-פי חוות דעת משפטית, דבר שקיים למעלה מ-60 שנה, בלי שמנמקים אותה, בלי שיודעים אותה, ולגרום לכך שעשרות אלפים לא יוכלו בשבתות לטלטל ולהתענג על שבת ולהתנהל כמו שהם רוצים, זה גם בחוות דעת משפטית, אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד וצריך לעשות סוף לדבר הזה ולקבוע מתי כן יש חשש,

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. אני מזמין את חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

חבר הכנסת מוחמד

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

שאנחנו זהירים. אנחנו יכולים לראות היום את המציאות הזאת, של ממשלה אחראית ביותר, הנזהרת מצל צלו של חשד וחשש שמא יהיה איזה סוג של ניגוד אינטרסים. כמו שעשו מיטב חכמינו. אתה יודע, בגמרא מסופר על דיין אחד, שהיה לו אריס, והאריס הביא לו יום לפני הזמן את מה שהיה צריך לתת לו, ואמר לו: תדון אותי כבר על איזה עניין. אז הוא אמר לו: אני כבר לא כשיר לדון אותך, מכיוון שהקדמת, הבאת לי את מה שמגיע לי. ואני מאוד משבח את ממשלת ישראל שהגיעה לדרגה הגבוהה הזאת. אבל יש דבר אחד, אדוני היושב-ראש, שבגללו אני מאוד מתקשה לשבח את ממשלת ישראל, כשאנחנו מדברים על ניגוד אינטרסים. במוצאי-שבת וביום ראשון נחשף מסמך מזעזע, שלצערי לא הניע את אמות הספים כיאות במדינת ישראל, עדיין לא הניע את אמות הספים, אבל כבר מעורר בשטח רעש מאוד מאוד גדול. אני מדבר על המסמך הזה, שנוסח בפיקוד מרכז, מסמך מטכ"לי, של היערכות צבאית של צבא העם נגד העם. לוקחים חייל מביתו ואומרים לו: מחר תילחם בביתך, תילחם בדודך, תילחם בחברך. נגד הקוד האתי של צה"ל. אבל עזבו את הקוד האתי של צה"ל, נגד כל היגיון. התעניינתי אצל היסטוריונים, אם יש תקדימים בעולם לכך שהשתמשו בצבא של העם נגד העם. אחרי הרבה חקירות מצאו לי שתי דוגמאות, שאחת מהן אני זוכר עכשיו, כדי להחיל את החוק של קבלת שחורים בבתי-הספר בארצות-הברית הפעילו את הצבא.

משמר אזרחי, אפילו שם לא הפעילו אותו אתה אומר. אז כנראה גם הנתון הזה לא היה. האווילות, קהות החושים, של מי שיזם, של מי שעומד מאחורי המסמך המתועב הזה, הן כאלה שלא לוקחות אחריות, לא סנטימטר אחד קדימה, שלא לדבר על כמה ימים קדימה. איך אפשר להפעיל את העם נגד העם בלי שייווצר כאן איזה קרע עצום, ובלי שתיווצר איזו תגובת נגד? אני חושב שאחת מתגובות הנגד הבסיסיות היתה, שאלו אותי אתמול בתקשורת: איך הגיע המסמך? אמרתי: מה זאת אומרת איך הגיע המסמך? אחד האנשים הכי מקורבים לברק הדליף את המסמך. אחד האנשים הכי מקורבים. אני לא יודע בדיוק מי, אבל זה אחד האנשים הכי מקורבים.

כי הדבר הזה הוא לא הגיוני. גם האנשים המקורבים אליו לא יכולים להשלים עם דבר כזה מתועב. אני לא מדבר על הרשלנות המתעוררת בצה"ל, שיש ש"ג שיכול לגנוב את כרטיס האשראי של הרמטכ"ל. אני לא מדבר על מסמכים סודיים, אבל אני מדבר על משהו אחר, שהעם לא יכול להשלים אתו. ברשותכם, אני רוצה לתת את הדוגמה ההיסטורית שאני אשוב אליה כאן שוב ושוב, והיא דוגמה שאי-אפשר להתעלם ממנה, ואני הרבה פעמים אומר: כשלא לומדים היסטוריה ממחזרים טעויות. היה קיסר רומי בשם גאיוס קליגולה. השם מפורסם. הוא נתן צו לנציב בסוריה, פטרוניוס,

תן לי עוד דקה אחת, לכולם היו פה לארג'ים, בוא תהיה לארג' גם אתי.

פה לכולם היו לארג'ים, חילקו להם זמן. דודו, אתה מנדב לי שתי דקות? דקה מספיקה לך, אדוני?

אולי חמש? שתיים, אני מסתפק.

לא נגזים. דקה אני נותן לך.

שיעור היסטוריה זה לא על-חשבונו. תן לנו ללמוד משהו.

אני אשתדל.

גאיוס קליגולה נשלח לכאן בראש צבא, ללכת ולהילחם בעצם לא להילחם, להציב כאן צלם בהיכל. כמו, גאיוס חשב שהוא אלוהים. הוא אמר את זה בכל המקדשים בעולם. מגיע פטרוניוס, חשב שזה לא פשוט, הוא מגיע לאזור עכו, יוצאים אליו, הוא מתאר את זה כאן, רציתי להקריא לכם, אבל מפאת קוצר הזמן, הבאתי פה את פילון האלכסנדרוני, ספר מדהים, והוא מתאר, הוא היה שם. פילון היה במשלחת לגאיוס עצמו, כדי לנסות בשתדלנות, אבל מה שמנע את זה לא היה השתדלנות, אלא המוני העם שבאו לפני הצבא של פטרוניוס, פשטו את צווארם ואמרו לו: אנחנו לא יכולים לחיות עם זה. הצו הזה, להעמיד צלם בהיכל היהודי, זה דבר שאנחנו לא יכולים לחיות אתו. ובסופו של דבר פטרוניוס חזר על עקבותיו, וגאיוס שלח לו מכתב נזעם וכועס על כך: יש לך כזה צבא, למה לא שחטת אותם? יש כנראה בעולם אנשים כמו גאיוס, אטומים, גאיוס בסופו של דבר הגיע לסוף דרכו, ויש אנשים שמבינים עניין, כמו פטרוניוס. מי יהיה פה גאיוס ומי יהיה פטרוניוס?

תודה לחבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אני מזמין את חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו ידבר חבר הכנסת חיים אורון. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, לו בעיות הממשלה היו רק כאלה של ניגוד עניינים של שר, היינו אומרים שהממשלה, במהלך הזה, עושה מהלך נכון לכאורה. הבעיה עם הממשלה היא בעיה הרבה יותר גדולה, בכל מיני תחומים, אבל אני אתעכב היום רק על תחום אחד. הממשלה שוקלת בימים האחרונים

תמיכתה בתיקון לחוק האזרחות, בעצם לתיקון חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו,

התועבה שנקראת חוק האזרחות, חבר הכנסת כץ וחבר הכנסת שאמה, אתם מדברים עם שר מכובד, אבל מי שעומד פה, יושב פה,

אני שמח אם אתה, היות שאתם לא יכולים לשבת לידו, הוא יכול לשבת לידכם. זה בסדר. תודה. בבקשה, אדוני. הממשלה התחלתי לומר, אדוני היושב-ראש, דנה ומתלבטת אם תתמוך, ובעצם הרוב שם תומך, בהכנסת התועבה שנקראת חוק האזרחות לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. החוק הזה התגלגל מאז 2002 כל מיני גלגולים. הגלגול הראשון היה החלטת הממשלה, אחר כך היתה תקנה, שקיבלה את אישור הכנסת פעם אחר פעם, אחר כך היתה החלטה בבית-המשפט העליון שאמרה, לא רצתה לפסול את התקנה, אבל יעצה במלים ברורות לממשלה לתקן את המעוות,

במקום לתקן את המעוות וללכת על-פי אמות המידה של הצדק הטבעי, הם הולכים ועושים מהלך מרחיק לכת, רוצים להכניס את התועבה הזאת לחוק-יסוד. אין דבר מנוגד לחוק הזה, חוק האזרחות, יותר מהכותרת "כבוד האדם וחירותו". אין דבר שפשוט מתנגש באופן כל כך בסיסי. בימים האחרונים הייתי בשלוש מדינות באירופה. אחת היתה נייטרלית כל הזמן, שווייץ, אבל בשתי המדינות האחרות, שטעמו בהיסטוריה שלהן את טעם הגזענות בצורה הכי נוראה, אם בגרמניה ואם באיטליה, אנשים לא מאמינים שבמדינת ישראל יכולים לדון בדבר כזה, לתפור בחוט ומחט גזעניים חוק כזה, ליצור חוק כזה, שפשוט תפור על-פי מידות גזעניות, שמופנה כלפי ציבור מסוים בשמו,

על רקע לאומי,

חוקים מטבעם הם אוניברסליים.

גם כשהם מפלים, הם עושים את זה בכלים מעודנים של החרגות וכל מיני דברים כאלה. בחוק הזה יש חקיקה שמכוונת,

כלפי ציבור מסוים, הציבור הערבי, הציבור הערבי הפלסטיני, אם בשטחים ואם בתוך מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, קהות החושים וההתבהמות בתוך הממשלה והכנסת פשוט יכולות, בכל מקום אחר בעולם, להפיל ממשלה. רק כאן חברי הכנסת, נבחרי ציבור, יכולים לעלות לדוכן ולהגיד כמה הם גאים וכמה הם תומכים בחוק הזה. אם היו נטפלים לשיקול הביטחוני, אני רוצה להבין על מה מדברים עכשיו?

להגן על הציבור ממה? מאיזה פיגועים?

מאיזה אנשים? שמתחתנים או לא מתחתנים? לראות ביחס בין איש לאשה חומר נפץ, חומר נפיץ? זה אחד השקרים שפשוט רק מתאימים לבית-היוצר של המקום הזה ששורץ גזענים למיניהם. אני מייעץ, עד כמה שהמלה שלי יכולה להישמע, לא רק לממשלה אלא גם לחברי הכנסת ובעיקר לציבור, תועבה כזו אין לה מקום בשום ספר חוקים. גם מדינות שחוו את החוויה הקשה ביותר של חוקי גזע, אינם יכולים להבין היום איך דבר כזה יכול להתרחש במדינת ישראל. החוק הזה הוא אות קין על מצחם של המציעים ושל הממשלה שתומכת, או שחושבת לתמוך, ועל מצחו שכל מי שמרים יד בעד תועבה גזענית פאשיסטית נוראה כזו. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת ברכה, אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון. נרשמו כמה דוברים שעדיין אנחנו לא יודעים, מהבית היהודי לא נתנו לנו שם, בל"ד, גם לא, וגם הליכוד. אז אלה שמעוניינים לדבר, יירשמו. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, א. אני שמח שהוסר האיפול מהחוק כי עלה השר כץ, ואחריו עלה השר ישי, והתברר שמדובר בעניין מובן ונכון, ואכן אני אצביע בעד העברת הסמכויות. אני רק לא הבנתי למה הממשלה מביאה לכנסת הצעה שצריך בכלל רזי רזים להבין מה מסתתר מאחוריה. אבל אני רוצה להמשיך במידה מסוימת את דבריו של קודמי, חבר הכנסת ברכה, ואדוני השר לשעבר שטרית, אני לא יודע אם אתה חתום על הצעת החוק, אני לא חתום, אבל אני תומך בו. אז אני דווקא מעדיף שהדו-שיח הזה יהיה בינינו ולא בין יהודים לערבים, ושלא יובן לא נכון, לא שלחברי הכנסת הערבים אין מה לומר בשיח הזה. אני רוצה להגיד לך, ידידי, בלי שום מירכאות, חבר הכנסת שטרית, אתם מותחים את הנושא של "יהודית ודמוקרטית" עד לנקודה שספק אם אפשר יהיה להגן עליה. באשמתנו. כי בעבר קצת התביישו. העבר הוא לא לפני עשרות שנים. כאשר החוק הובא כהוראת שעה בפעם הראשונה, ההנמקה היתה ביטחונית. וגם בתיקון הראשון, שהצבעתי נגדו, ההנמקה היתה ביטחונית. שום דבר, המציעים שאתה חובר אליהם כבר לא מדברים על ביטחון. הם מדברים נטו טוהר הגזע. הם מדברים נטו טוהר הגזע. הם מדברים נטו טוהר הגזע. שלוש פעמים. אין יותר ביטחון, שומע את, אני שמעתי אותך ואני שומע אותך. ואתה אומר: איך נקיים מדינה יהודית ודמוקרטית כשיש זכות שיבה מוסווית דרך נישואין?

זה הטיעון שאתה השמעת אתמול ברדיו. אז למה אתה טוען שאני לא אומר אמת? ואתה ממציא אז חוקים לנשואים, לאזרחים,

זה בדיוק. זה בדיוק טוהר הגזע. זה בדיוק טוהר הגזע. זה הגנה על המדינה היהודית. זה הפוך מהגנה על המדינה היהודית. זה הגנה על המדינה היהודית. חבר הכנסת רותם, שמענו אותך. זה הפוך מהגנה על מדינה יהודית, כי כאשר מותחים עיקרון מסוים מעבר להצדקה המהותית שלו, ואני תומך בחוק השבות, ויוצא לי, אולי יותר מאשר לך, להתמודד עם אנשים שלא מקבלים את חוק השבות, ואני אומר: כן, מדינת ישראל כמדינתו היחידה של העם היהודי, ראוי שיהיה בה חוק השבות. אבל מה אתם עושים עם זה? אתם מונעים היום מציבור להינשא לא מנימוקים ביטחוניים. אם אתה יודע על מישהו שזה מנימוקים ביטחוניים, אל תיתן לו להינשא.

אם הוא בא מהשטחים, אם הוא בא מעירק, אם הוא בא ממקום אחר. לא זה מה שאתם עושים. הוא יכול להינשא, והוא יעבור, אי-אפשר למנוע ממישהו להינשא. תסלח לי. אולי אתה לא יודע על איזה חוק אתה הולך להצביע. החוק שאתה רוצה לתמוך בו מונע נישואין. לא נכון. אדם יכול להינשא, לא יקבל, אני יודע, אני יודע. אדם יכול להינשא ולא יקבל אזרחות. תשלח אותו לשם. בסדר, הבנתי.

היחידה בעולם, לא, לא. אני בעד חוק הגירה ישראלי.

אבל חוק הגירה ישראלי יחול עלי, על בני, על בתי, ועליו ועל בנו ועל בתו אותו הדבר. ואז, אין ויכוח.

אבל תסלח לי, זה לא החוק שבו מדובר. אל תגידו לי "מאה אחוז". לא בזה מדובר, אם יהיה חוק הגירה שאסור לי להביא, כשהייתי, הקמתי ועדה בראשותו של נאמן להציע, שמטרתו היתה לפתור את כל הסוגיה הזו. אתה הקמת ועדה, ואני לא מקבל את כל מה שמופיע בדוח רובינשטיין-גביזון, אבל בעיקרו של דבר יש פה בסיס לדיון. אבל זה לא החוק הזה. מה אתם מורחים את הציבור? זה לא החוק הזה. אתמול אפילו ראיתי שמישה חשין, שהוביל את החלטת הרוב בבית-המשפט העליון, אמר: "את זה?" פשוט קטעו אותו אז, הוא לא הספיק להגיד את המלים שהוא בדרך כלל אומר על הדברים האלה. בדרך כלל, הוא היה אומר: זה תועבה. "תועבה" זו המלה העדינה.

אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על שאתה מתייחס אלי מאוד, יש לך עוד דקה, אדוני. לכן אני אומר: אין לי בעיה שיעבירו סמכויות, אבל יש לי בעיה קשה עם החוק שמתגלגל כאן עכשיו.

תודה לחבר הכנסת חיים אורון. חברי חברי הכנסת, הוא היה אחרון הדוברים. אם כך אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, מי שרוצה להצביע. הדיון נגמר. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד יהיה בעד החלטת הממשלה, ומי שנגד העברת הסמכויות, כמובן, הוא יהיה נגד החלטת הממשלה. נא לשבת. הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר הפנים לשר התחבורה והבטיחות בדרכים נתקבלה. בעד, 38, נגד, אין, ונמנע אחד. אם כך, אני קובע שהחלטת הממשלה, בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, עברה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. אנחנו עוברים להצעת חוק הרשויות המקומיות

כמובן קריאה ראשונה. יציג את החוק חבר הכנסת אורי מקלב. יש גם רשימת דוברים. בבקשה. יש לך עשר דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, תיקון חוק זה בא ליצור מצב שיהיה אפשר למנות בעיריית ירושלים במקום שישה סגנים, שמונה סגנים. עכשיו, כדי להסביר למה החוק הזה נוצר ולמה אנחנו רוצים להביא אותו לקריאה ראשונה, מכמה סיבות. הסיבה הראשונה והעיקרית, שהיום ירושלים גדלה. ירושלים, גם בלי ירושלים, לפי סדר-הגודל שלה מבחינת מספר התושבים, אם אנחנו הולכים על מדרג שהחוק היום מדבר, עד 500,000, כשיש מעל 500,000 שישה סגנים, וירושלים היא עיר שמתקרבת ל-800,000 תושבים, בלי שהיו קוראים לזה תיקון לחוק ירושלים, לפי המדרג הזה היתה צריכה היום לקבל שמונה סגנים. אבל האמת היא שכבר היו ימים, כבר לפני 22 שנה כיהנו בירושלים שמונה סגנים לפי בקשתו של טדי קולק, ראש העיר, מכיוון שירושלים, בגלל הבעייתיות שיש בה, הרכב האוכלוסייה, רוב גווניה והזרמים השונים שבעיר, יש חשיבות מיוחדת שיהיה ייצוג לסיעות שונות בעיריית ירושלים, כעיר בירה, ליותר ציבורים, ליותר מפלגות, ליותר סיעות, וזה נותן את הכוח גם לראש העיר וגם ליציבות ולשלמות הקואליציה, שיהיו יכולים להתרכז בניהול העיר, על כל היקפיה, על כל בעיותיה ועל כל גווניה, ויותר קשה להתרכז בניהול העיר מבחינה פוליטית, מבחינת יציבות הנהלת העיר. אני חושב שהחוק הזה הוא באמת חוק שנותן מענה לזה. נרשמו ויזמו את החוק נציגים מחלק מסיעות הבית: דוד רותם, אברהם מיכאלי, זאב אלקין ומשה גפני. כן חשוב לציין שירושלים, מספר התושבים שלה והשטח השיפוטי שלה הרבה יותר גדולים משל תל-אביב, רמת-גן ועוד ערים, וחולון יחד, או רמת-גן, ראשון-לציון, חולון ובת-ים, יש בהן הרבה פחות תושבים, חברת הכנסת יחימוביץ, את מפריעה לשר האוצר.

וגם חבר הכנסת שאמה, אתה מפריע לשר בגין. סוף-סוף, סוף-סוף. נא לשבת. בבקשה. מי שנמצא כאן ומדבר רוצה שהשרים,

לפחות יהיו עם הפנים אליו. תודה לכם. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. שטח השיפוט של תל-אביב וחיפה

שטח השיפוט ומספר התושבים של תל-אביב וחיפה יחד הם הרבה יותר קטנים משטח השיפוט ומספר התושבים של ירושלים, ובהן יחד יש הרבה יותר. אם ניקח את רמת-גן,

חולון ובת-ים, יחד יש בהן 11 סגנים, ובירושלים יש רק שישה סגנים. זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה: יש בחוק הזה, היום יש בין פקודת העיריות לחוק הרשויות המקומיות סתירות, והחוק הזה נועד גם לתקן סעיפים טכניים ולחבר את הכול בתוך סעיף אחד, שהכול יהיה מרוכז בתוך החוק, בחוק הרשויות המקומיות, ולא יהיה בשני סוגי חוקים. לכן היועץ המשפטי של ועדת הפנים הציע לחבר את הכול בחוק אחד. אנחנו גם רוצים לציין שבירושלים יש כיום קואליציה מקיר אל קיר, ואנחנו גם מצפים שהיא תחזיק מעמד, ויש חשיבות מאוד גדולה, כאשר אנחנו מגדילים את מספר הסגנים, לשלמות הקואליציה. היתה אפשרות, כמו שאמרתי בתחילת דברי, לא לקרוא לזה חוק ירושלים, חוק סגנים בירושלים, אלא תיקון חוק הרשויות המקומיות, ולקבוע שעיר שיש בה, כמו שהיום מופיע בחוק, יותר מ-500,000 תושבים, יהיו לה שישה סגנים, בעיר שיש בה יותר מ-600,000 תושבים יהיו שבעה סגנים, ובעיר שיש בה יותר מ-700,000 תושבים יהיו שמונה סגנים, כך שבכל דין ובכל מקרה לירושלים מגיע מספר הסגנים הזה.

אני מודה לכם ומבקש מכם, חברי חברי הכנסת, לתמוך בהצעת החוק הזאת.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. ראשון המתדיינים בחוק הזה, חבר הכנסת אורי אריאל, לא נמצא כאן. אחריו, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, וגם היא איננה נמצאת כאן. חבר הכנסת חיים אורון.

כן, אני קורא לפי מה שרשום אצלי. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת, אלמלא היה חבר הכנסת אורי מקלב אדם הגון, הייתי מדבר יותר בחריפות. אבל מדובר פה בהצעת חוק שאתם צריכים לבוא, להסתכל בעיניים, להסתכל לציבור ולהגיד, אתם נותנים עכשיו הכשר להסכם קואליציוני דרקוני, כשאתם מביאים הסכם פוליטי, עירוני, בכנסת ישראל. זאת המשמעות.

ירושלים דווקא, שכל אחד מתהדר בה, יש בה הרבה מאוד עניים, אוכלוסיות חלשות.

במסגרת הסכם קואליציוני, באים לשדוד את הקופה הציבורית של ירושלים. מה, שישה סגנים זה לא מספיק? ירושלים? צריך לרצות את ש"ס דרך כנסת ישראל? לרצות את אגודת ישראל, עם כל זרמיה, דרך כנסת ישראל? אני לא מבין. אני לא מבין, לא את חברי הכנסת מישראל ביתנו, ודאי שמאנשי מפלגת העבודה נואשנו מזמן. מזמן. איבדתם את הצפון. אתם מוכרים את ירושלים לחרדים דרך כנסת ישראל, מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות? איך יעלה על הדעת? חבר הכנסת חרמש. אתם רוצים לעשות הסכם? ראש העיר רוצה לעשות הסכם קואליציוני? יעשה על-חשבונו, על-חשבון הכיס שלו. איך אפשר לבוא ולהגיד: יאללה, בוא ניתן? האמת היא ששמעתי, שמעתי שיושב-ראש ועדת הפנים של הכנסת, שהחוק נדון אצלו, בכלל רוצה להרחיב את זה למקומות נוספים, לעיריות נוספות. רבותי, בואו נהיה צנועים, לא מספיק שיש לנו ממשלה מנופחת מעבר לכל הפרופורציות, עכשיו אתם מביאים לנו גם את הרשויות המקומיות? מכניסים לנו לכאן, לכנסת ישראל? איבדתם את הבושה, פשוט איבדתם את הבושה. מספיק עם מתן השוחד הזה של הג'ובים בכל מקום. למה הציבור צריך לשלם על זה? למה ירושלים הענייה צריכה לשלם על הסכם פוליטי קואליציוני?

שישה סגנים זה לא מספיק? אדוני היושב-ראש, אני יודע שבכל מקום הלכו, ודאי שאלו, אנשי ש"ס אמרו לראש הממשלה: תשמע, אם אתה לא מאשר לנו עכשיו בחוק, עכשיו אנחנו נעשה משבר קואליציוני. מה, ראש הממשלה יכול לעמוד מול אלי ישי וחברי הכנסת מש"ס? מול הרב גפני, יושב-ראש ועדת הכספים? ודאי שהוא לא יכול לעמוד. אבל למה הציבור צריך לשלם את זה? הרכבתם ממשלה מנופחת, שרים בלי תיק, מעבירים סמכויות משר אחד לשר אחר, מחפשים סמכויות, ועכשיו הגיע הזמן, עוברים מהממשלה לרשויות המקומיות. למה שלא נעשה את זה גם ברשויות המקומיות? אדוני היושב-ראש, אני יודע שיש הרבה אנשים ציניים, שלא מקבלים את מה שאנחנו אומרים, חושבים שאנחנו באים לנגח את הממשלה כי אנחנו באופוזיציה. האמת היא שלא זה הדבר. הדבר הוא בזה שאתם מביאים הסכמים קואליציוניים עירוניים דרך חקיקה ראשית בכנסת ישראל. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שהחוק הזה הוא חוק שבמישרין נותן שוחד לאנשי ש"ס ואגודת ישראל. כנסת ישראל צריכה להתנגד בכל תוקף למהלך כזה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון, ואחריו יהיה חבר הכנסת יואל חסון. אדוני היושב-ראש, אני הייתי

חבר הכנסת אורי מקלב, שאנחנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו תמיד. למה העלמתם את ירושלים מהחוק הזה?

תשמע, חוק ירושלים, סגנים בירושלים, המצאתם פטנט. אגב, יכולתם לא ללכת לפי 500, 600, 700 אלף נפש. יכולתם להגיד, מעל 600 מטר מעל פני הים, ככה, מעל 700 מטר, פחות, ומעל 750, כמו ירושלים, עוד יותר סגנים. למה רק לפי גודל העיר? אולי גם יכולתם ללכת לפי ראש עיר שהוא ג'ינג'י. אתם הופכים את החוקים לבדיחה. מה לא הלך פה בכנסת לפני ארבע או חמש שנים, כשהביאו הצעות לקצץ את מספר הסגנים, הקואליציה נפלה. יזם את זה, יזם את זה מי שאז הוכיח שהשמן הוא שמן מדי. אם מישהו עוד לא יודע, זה ראש הממשלה, בנימין נתניהו. איזה פסטיבל הלך פה, איזה הישג הלך פה: קיצצנו את מספר הסגנים. ואנחנו אפילו תמכנו.

כשיש צורך קואליציוני, עוד שני סגנים בשכר, ואחר כך, זה לא סוף הסיפור. למה רק 500? האמן לי, אני מכיר את המודל, חבר הכנסת מקלב. עיר פרוסה על שטח גדול שיש בה שתיים, שלוש שכונות נפרדות, ראוי שיהיה לה סגן ראש עיר לכל שכונה אתם בכלל תעבירו חוק כזה פה. אני מכיר אתכם. אם זה ישרת את האינטרסים הקואליציוניים שלכם, תביאו אותו לפה. עד מתי אפשר להשתמש בכוח שלכם, ובעיקר בכוח להפחיד? כי הם כולם פוחדים מכם. כל הקואליציה פוחדת מכם, לא כי זה דרוש, כי אתם מכופפים אותם בהבל פה. מה קרה? לא יכולה להיות ירושלים עם שישה סגנים בשכר? אחד מהם, אגב, הוא גם מסיעתי. עושה עבודה טובה מאוד. שישה סגנים, בתל-אביב, אם אני לא טועה, ארבעה. למה צריך את כל הדברים האלה?

בהתחלה ובאמצע, זה כסף של משלם המסים, ולבטח בעירייה כמו ירושלים, שמצבה הכלכלי כל כך קשה. אבל עזבו אותי מירושלים. האופן הזה שאתם מצליחים לעבוד ולסובב את כל הכנסת בחקיקה ראשית. תשמע, כנראה באמת יש לכם כוחות עליונים.

לא יודע איך אתם עושים את זה. אבל אתה יודע מה, זה לא בגלל כוחות עליונים. השותפים שלכם נמושות, הם על כל "פו" שאתם עושים נבהלים, כי הם צריכים אתכם לדברים אחרים. ויש פה חיים ושלום ביחד. אתם מקבלים את מה שאתם צריכים, והם עושים מה שהם רוצים. חלוקת עבודה כזאת קיימת לא מהיום, ואתם ממשיכים בה. תודה לחבר הכנסת חיים אורון. אני מזמין את חבר הכנסת יואל חסון. אחריו, חבר הכנסת גדעון עזרא. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שבועות מספר עמד על הדוכן הזה כאן חבר הכנסת מקלב, באמת, בנפש חפצה, באופן כן ואמיתי, ובא והצביע על בעיה שקיימת בירושלים. אנחנו, כמו כל הכנסת, שחושבים שנושא הסגנים, סגני ראשי ערים כבר טופל בעבר, אגב, קוצץ גם בעבר, חשבנו שלא צריך לגעת בזה יותר, לא לטוב ולא לרע. אני לא בעד לקצץ בשום מקום, אבל גם לא בעד להוסיף. אבל אמרנו: ירושלים זה מקרה אחר. ירושלים זה סיפור אחר. יש רגישויות, יש עדות, יש דתות ויש מגזרים. המועצה היא באמת מקום של דינמיקה, שיש בה המון זרמים ורצונות. אמרנו: הצעתו של חבר הכנסת מקלב, גם אם אנחנו לא מתלהבים ממנה, אנחנו לא נילחם נגדה. נאפשר הוספה של עוד שני סגנים בירושלים, וכוונתך היתה טובה.

חברי חברי הכנסת, אתם אנשים רציניים, כך שאני מבקש מכל אחד מכם לפתוח את הצעת החוק ולעיין טוב טוב בדברי ההסבר.

נמצאת המלכודת שמנסים לטמון לכולנו. שם השינוי הגדול במהות של הצעת החוק. באו עם הצעת חוק טובה, עניינית, על ירושלים, והכניסו בה עזים:

עוד סגנים ועוד סגנים. אני אומר לכם שאין לי שום דבר נגד סגני ראשי ערים.

בהרבה מהרשויות המוניציפליות סגני ראשי ערים הם הכתובת הטובה ביותר לאזרח. אבל היום יש סגנים במידה, לא צריך יותר, זה מתוכנן במידה. אבל כאן יש הטעיה מכוונת, חברי חברי הכנסת. יש כאן הטעיה מכוונת של ניצול חוק בעניין ירושלים לבוא ולהוסיף סגנים ללא שום בקרה וללא שום תוכנית, ככה, חופשי, חופשי. למה? אמרו כבר קודמי למה. זה לא עניין ירושלים עכשיו. אני רוצה שיהיה לכם ברור. אני, אם החוק הזה היה מוצג רק על ירושלים היום, על הסגנים לירושלים, הייתי מצביע בעד. אבל זה לא חוק על ירושלים. זה חוק שרוצה לפתוח פתח להוספה מופקרת של עוד ועוד סגנים ללא שום בקרה. אגב, בעיני, החוק הזה גם פוגע ומעליב את מוסד סגני ראשי ערים שקיים היום, כי ככל שתוסיף יותר ויותר סגנים שלא יעשו שום דבר, אתה תפגע בסגנים שמכהנים היום, שהם אנשים טובים, עושים עבודה ומשקיעים. לכן, חברי חברי הכנסת, לסיום, אני מבקש לומר שוב: זוהי הטעיה מכוונת. זה לא חוק שעוסק בהוספת סגנים לירושלים, אלא זה חוק שפותח פתח להוספה מופקרת של סגנים בכל מקום, ללא בקרה, ולא באופן שהיינו רוצים לראות את השלטון המקומי.

חברי חברי הכנסת, אני מציע לכם לא ליפול לפח הזה ולא לתמוך בהצעת החוק.

תודה לחבר הכנסת יואל חסון. אני מזמין את חבר הכנסת גדעון עזרא. אחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ.

חברי חברי הכנסת, השרים, חבר הכנסת אורי מקלב, ירושלים מוזנחת בצורה בלתי רגילה. נדמה לי שאנחנו עדים לתופעה שבמזרח העיר, במקום הקדוש לנו, לנוצרים, למוסלמים, הלכלוך עולה גדותיו. העיר הזאת משותקת בחלקים גדולים שלה. במקום למנות אנשים שיטפלו בבעיה הזאת, אנחנו ממנים סגנים נוספים. ואני יודע, אני יודע שביכולת הקואליציה הזאת לא לאשר שמונה סגנים, אלא גם עשרה סגנים, וגם 12 סגנים, העיקר שלא יהיה משבר. בהיותי שר, אני זוכר כמה קשה היה לקבל ולו תקן אחד נוסף, בכל משרד ממשלתי, איך בודקים ושוקלים.

ביד קלה, נותנים משרות נוספות, וזה לא יוסיף שום דבר לעיר. זה לא יוסיף שום דבר לעיר, לצפיפות שלה, לרכבת הקלה שלה, ללכלוך שקיים בה. אני יודע שהחוק הזה יעבור, והקואליציה תצביע, וישראל ביתנו תצביע, ועוד עבור שני רבנים כאלה ואחרים לעיריית ירושלים, והכול יעבור וכולנו נשכח. אבל העם רואה ושומע את הקולות. חבר הכנסת דוד רותם, שמענו את ההערה.

לכן אני קורא למי שחרד לתקציבה של מדינת ישראל, שגם כך גם נגזל כבר מזמן, שיעשה את החשבון הפשוט, ויעשה מה שטוב למדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת גדעון עזרא. אני מזמין את חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אחריו, חבר הכנסת מאיר שטרית. אדוני, חברי הכנסת, כדאי שהציבור ידע, כדאי שכולנו נדע, שעלות סגן בעיריית ירושלים, בכל עירייה בעצם, כולל הלשכה שלו, המשכורת והעוזרים, היא 120,000 שקלים בחודש. פה אנחנו מדברים על תוספת של שני סגנים, זאת אומרת, תוספת של רבע מיליון שקל בחודש, שאני בטוח שכולנו כאן, ובטח חברינו הירושלמים, היו מוצאים לפחות 30 דברים שהיה אפשר לעשות עם רבע מיליון שקל בחודש במקום לשפוך את זה על שני סגנים שאף אחד לא צריך, במיוחד כשמביאים בחשבון שירושלים היא העיר הענייה בישראל, ותושביה, חלק גדול מהם, באמת זקוקים לסיוע. אבל במקום לתת סיוע לתושבים, במקום לטפל בעיר, שכפי שציין ידידי גדעון עזרא היא עיר מוזנחת ומלוכלכת, שופכים את הכסף על פוליטיקה מלוכלכת. יש לראש העיר ירושלים כבר שישה סגנים בשכר.

אין כל סיבה בעולם להוסיף לו עוד שניים, במיוחד כאשר שר הפנים וראש הממשלה מובילים מהלך של צמצום בעלי התפקידים ברשויות המקומיות, צמצום מספר הסגנים. כאן פשוט יורקים בפרצופו של הציבור ועושים את המהלך הפוליטי הזה. אני לא מאשים את המפלגות החרדיות, הן פועלות לפי האינטרס שלהן. אני מאשים בראש ובראשונה את עצמנו, החילונים, שמאפשרים את זה בירושלים ומאפשרים את זה גם במקומות אחרים בארץ. אנחנו, והשותפים החילונים של המפלגות החרדיות בקואליציה בסופו של דבר הם הסמרטוטים הכי גדולים. אני רוצה לומר בהקשר הזה: חושבים לפעמים שאין גבול לבושה, אבל הבוקר התקיים דיון בוועדת החינוך של הכנסת על ההפרדה שעושים בבתי-ספר חרדיים בין תלמידים אשכנזים לתלמידים מזרחיים, כולל בית-ספר אחד ששמים בו גדר בחצר כדי שבהפסקות תלמידות מזרחיות לא יתרועעו עם תלמידות אשכנזיות, חלילה וחס. הסיפור הזה מצטרף לאותו בוז כלפי נורמות ציבוריות, לאותו זלזול בכללים של תקינות, כלפי דברים אלמנטריים של, אני יודע מה, של הופעה בציבור.

הכול מיקח וממכר, אין שום קווים אדומים, פשוט לשלוח יד לכיס של הציבור ולקחת בלי בושה. כמו שקנו פה את הכיסאות, והיה צריך להוסיף נגרות, כך עושים את זה בעיריית ירושלים. אני רק רוצה לסכם, אדוני היושב-ראש, ולהגיד שלפעמים, כשהציבור מסתכל על הבית הזה ועל כל מיני דברים שנעשים כאן, מסובך לו להבין את כל הטריקים והקומבינות, אבל סיפור כזה, של שני סגנים מיותרים בעיר הענייה בישראל, משישה לשמונה, את זה הציבור מבין יופי, ועל זה הוא ישפוט את כולנו.

תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. אני מזמין את חבר הכנסת מאיר שטרית, ואחריו, חבר הכנסת דוד אזולאי. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, לעתים נראה לי שלחוצפה אין גבולות. אני מחזק את דברי הדוברים לפני.

הרי הייתי שר הפנים בממשלה הקודמת, וניסו כבר אז, בהיותי בממשלה הקודמת, להוסיף שני סגנים לעיריית ירושלים. העניין הובא לראש הממשלה, וראש הממשלה פנה אלי, ואני שללתי את זה על הסף, מכול וכול, ואמרתי: לא יקום ולא יהיה. ובאמת, לא קם ולא היה. לצערי, אני רואה עכשיו שהנה נפרצה פרצה בגדר, כי העיקרון הוא הקובע. אמרתי לראש הממשלה: עם כל הכבוד לך, אם אתה אומר לי שאני צריך להוסיף סגנים לעיריית ירושלים, מה אני אומר מחר לעירייה אחרת שנמצאת במצוקה פוליטית אחרת ורוצה לקבל סגן נוסף כדי לפתור את בעיותיה? אני לא יכול אפילו לאפשר לו לפצל את הסגן שלו לשניים. איך אני יכול לאשר דבר כזה? זה מתקבל על הדעת? העיקרון עובד פה. ברגע שנפרצת פרצה, העיקרון מתבטל. הכנסת הזאת כבר עברה, כמו שציינו לפני, debate, דיון ארוך מאוד על קיצוץ במספר הסגנים ברשויות המקומיות, והמספר אומנם קוצץ במידה מסוימת. היוזמה לקיצוץ הזה היתה של ראש הממשלה דהיום בהיותו שר האוצר, וזה עבר עם צעקות גדולות וויכוח גדול בכנסת. אני זוכר שבאתי אז לכנסת להגן על הסטנדרט שנקבע על-ידי הממשלה בדבר הקיצוץ, שהקיצוץ לא יהיה עוד יותר עמוק אלא יעמוד ברמה שהממשלה החליטה עליה. אחד המתנגדים העיקריים אז בוועדת הכספים, כשבאתי בתור שר במשרד האוצר להגן על הקיצוץ הזה, שחשב שאנחנו לא עושים מספיק ולא מקצצים מספיק, היה שר הרווחה. אני מניח שעכשיו, בהיותו בוועדת שרים לחקיקה, הוא אישר את החוק הזה. איך זה עולה בקנה אחד עם עיקרון כלשהו? אם השלטון מכשיר כל טרפה ומכשיר כל נבלה, בסדר, אפשר להתנהג כך. אני חושב שזה חמור ביותר שמוסיפים סגנים מיותרים. אין צורך בשישה סגנים, וודאי שלא צריך שמונה סגנים. אני מכיר ממשלות בעולם שמתנהלות עם קבוצה קטנה מאוד של שרים,

אני ודאי לא מכיר תופעה של סגנים רבים בשכר. ברור לכם שהשכר הוא לא

כשמכהן בעירייה סגן בשכר, פירוש הדבר שלאותו סגן יש לשכה, ויש מזכירה, ויש צוות עוזרים, ויש כאב ראש יותר גדול לראש העיר, כי הוא רוצה אחריות לנושא מסוים, ויש עוד אחד שיושב מעל הפקידות המקצועית ומנסה להתערב בעבודה היומיומית שלה. מכל בחינה זה פסול, לא נכון ולא כשר, וגם אם זה כשר והקואליציה חושבת שמה שהיא מצביעה עליו ברוב הוא כשר, תסלחו לי שאני אומר את זה: זה כשר אבל מסריח. אני אומר לחברי הקואליציה: אתם לא צריכים לתמוך בחוק הזה. חברים, אתם מצביעים לעתים על חוקים מטורפים לגמרי, כמו חוק הבצורת, ועוד מעט תהיה העלאה של מחיר המים, בינואר. זה טירוף מוחלט, אדוני היושב-ראש. אני לא מסוגל להבין איך אף אחד בקואליציה לא קם ומוחה ומצביע נגד ועושה צעקות. הרי בכל זאת יש בדרך מדינה, וזה לא רק קואליציה ואופוזיציה.

אנחנו באופוזיציה, אין לנו עכשיו מספיק קולות כדי להכשיל את הממשלה,

יש בדרך מדינה וצריך בכל זאת להיות אחראיים במה שעושים לציבור בארץ ולמדינה בארץ. ישנם תושבי ירושלים. אדוני היושב-ראש, אתה תושב ירושלים. למיטב ידיעתי, עיריית ירושלים תעלה השנה, ב-2010, את הארנונה. אני מוכן להתערב שהיא תעלה את הארנונה. אם יש לכם עודף כסף, ואתם רוצים כספים נוספים, לפחות אל תעלו את הארנונה. תגידו לציבור: אין לנו כסף. האם אדוני רוצה בכל זאת שאני אעלה את הזמן שמותר לו לדבר? לא, אני מסיים, אדוני. אני אומר לך, כי אתה תושב העיר ירושלים,

וזה הכסף שלך, שממנו יממנו את הסגנים. עיריית ירושלים, למיטב ידיעתי, לא במצב כלכלי הכי מבריק בעולם. אני יודע שהיא בקשיים גדולים מאוד, ואני יודע ששכונות רבות בירושלים ושירותים רבים בירושלים הם ברמה ירודה ביותר.

חבל לבזבז כסף ציבורי על שכירת עוד אנשים, פוליטיקאים, שבעצם אתה נותן להם תפקיד במקום לפעול בכסף הזה לטובת הציבור. תודה לחבר הכנסת מאיר שטרית, שר הפנים לשעבר, בין השאר כי הוא גם היה שר האוצר. חבר הכנסת דוד אזולאי, כבוד יושב-ראש ועדת הפנים, אחריו, חבר הכנסת אופיר פינס, ויסיים,

חבר הכנסת נסים זאב, אחרון הדוברים. אדוני היושב-ראש, לגבי הצעת חוק הסגנים אני רוצה להבהיר כמה דברים. הדברים לא נעשים במחתרת, הדברים כתובים, ואף אחד לא מנסה להטעות. יש דברים שכל הדוברים פה לא הזכירו, ואני רוצה להגיד אותם ולשים אותם על השולחן. אני אגיד במה דברים אמורים.

כולם צריכים לדעת שכל תוספת תהיה קשורה באישור ראש הרשות, באישור מועצת הרשות, באישור שר הפנים, וזאת צריכה להיות עיר מאוזנת וללא תוכנית הבראה.

אי-אפשר למנות סגנים מתי שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה. זה לא עובד כך. אחד הדברים שהוספנו פה הוא שאפשר לשנות את מספר הסגנים אם חל שינוי במספר התושבים בתוך שלוש שנים. היום מקובל שאם העיר גדלה, או אם באו עולים לעיר, אי-אפשר להוסיף. אמרנו שבתוך שלוש שנים אפשר להוסיף סגן אם העיר גדלה. ב. הוספת האפשרות לשלם שכר לסגן נוסף ברשות מקומית שמספר תושביה גדול מ-100,000, וגם עליה יחולו התנאים, שהם, עיר מאוזנת, ללא תוכנית הבראה, ובאישור כל הגורמים הנוגעים בדבר.

לחייב מינוי של סגן ראש הרשות במקום שבו אפשר למנות שלושה סגנים לפחות, יש תקן לשלושה סגנים בשכר, בא ראש הרשות ואומר: אנחנו לא רוצים למנות. אנחנו אומרים: בעניין הזה לא יהיה שיקול דעת, יחייבו את ראש הרשות משלושה סגנים למנות אחד.

הוספת האפשרות למנות סגן ראש רשות נוסף, בתואר, בנסיבות מיוחדות. כשאני מדבר על נסיבות מיוחדות, אני אביא דוגמה קלאסית. אדוני היושב-ראש, את מועצת העיר תמרה הולכים לפזר. אילו היה החוק הזה על סדר-היום ואילו עבר, היינו ממנים שם סגן נוסף בתואר, היתה נפתרת הבעיה של ועדה קרואה. או ניקח לדוגמה את הערים המעורבות, שלפעמים אתה צריך לרצות את כל האוכלוסייה, אנחנו באים ואומרים, לאפשר בנסיבות מיוחדות להוסיף סגן על מנת ליצור את היציבות השלטונית. תגידו את הדבר בצורה ברורה. חבר הכנסת מולה, אולי אתה לא שם לב, הוא עונה לך. אתה דיברת את דברך בצורה ברורה, רהוטה, תקיפה.

אנחנו עדיין לא סיימנו את הכנת החוק הזה, החוק הזה יגיע להכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית בוועדה, מה שצריך לתקן נתקן, עדיין לא נאמרה המלה האחרונה. לכן אני מבקש מחברי לתמוך בהצעת החוק הזאת בקריאה ראשונה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת אופיר פינס, אדוני, ברוך החוזר מקופנהגן, מילאתם את שליחותכם יפה. תודה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, מדובר בשערורייה של ממש. שמעתי פה גם את דבריו של שר הפנים לשעבר מאיר שטרית. אני רוצה לומר את דברי שלי, גם אני הייתי שר הפנים. זה מעשה שלא ייעשה. זה שימוש ציני בכנסת בהליך חקיקה בהצעת חוק פרטית, מלבישים עליה קונסטרוקציה שלמה שהתוצאה שלה נועדה לשרת מניעים פוליטיים, ציניים, חד-משמעיים. מהתהליך הזה אני רוצה שתדעו, גם חברי בליכוד, כי אתם הרי תומכים בכל דבר באופן אוטומטי, מהתהליך הזה ש"ס יוצאת הסיעה עם הכי הרבה סגני ראש עיר במדינת ישראל, ב"פור" גדול על כולם. זו התוצאה של החקיקה הזאת, הכול מכספי הציבור, הכול על-חשבון הציבור, הכול בלי צורך ענייני. פשוט בושה וחרפה. אחר כך אנחנו שואלים את עצמנו, למה הציבור לא מעריך מספיק את העבודה הפרלמנטרית שלנו,

תודה למחאתו של חבר הכנסת אופיר פינס. חבר הכנסת נסים זאב, אחרון הדוברים. לאחר מכן ניגש לאזכרה לחברנו המסור והנפלא, חבר הכנסת עמנואל זיסמן,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

כל פעם שיש ריח שקשור לש"ס, אנשים פה נכנסים למצב בלתי שפוי, מאבדים את האיזון שלהם. יש יותר מדי ריח.

כאשר ראש הממשלה שרון נבחר לראשות הממשלה, הוא ישר הרים את מספר השרים. מישהו צעק פה שזה מושחת? הבינו שיש צורך, וזה היה מקדימה, זה היה מובן מאליו.

כשהרימו את מספר השרים, בלי שמספר חברי הכנסת גדל, לא היו יותר חברי כנסת, 30, 31, 32, כן ירבו, מחר קדימה תיכנס לממשלה, אני לא אתפלא אם יהיו 40 שרים. למה לא? ברוכים הבאים, welcome, אם זה גורם לאחדות, לא נורא, שווה לשלם. שלמה מולה, אני רוצה להגיד לך מה זה מולה בפרסית, זה חכם. אתה שמך שלמה, השם נתן חוכמה לשלמה. אני לא מבין, מולה שלמה לא שלמה מולה אלא מולה שלמה, כשאתה מדבר על מתן שוחד, מאיפה ההמצאה הזאת בכלל? מה זה, משהו אישי? שוחד פוליטי. כמה אפשר לתעתע בציבור ולהביא את זה כאילו הצעת חוק של ש"ס, מה זה קשור לש"ס? אדוני היושב-ראש, אני נבחרתי ב-1983 כחבר מועצה, אתה זוכר, טדי קולק רצה קואליציה מקיר לקיר ואמר: אני רוצה להגדיל את מספר הסגנים. הוא שלח מכתב, העתק של המכתב עד היום נמצא אצלי וביקש להגדיל את מספר הסגנים לשמונה, ואישרו לו את זה כאן בממשלה, בכנסת. אז מה קרה? רק מפני שש"ס מבקשת? זו גם לא בקשה של ש"ס. אגב, זה חוק שביקש אותו חבר הכנסת אורי מקלב. אז כל מה שמריח קצת משרד הפנים והוא שותף להצעת החלטה או להצעת חוק, אז אנחנו מותקפים פה. תפסיקו לתעתע בציבור. חבר הכנסת, ידידי,

על איזה חוצפה אתה מדבר? כאשר ראש הממשלה שרון אמר, אני רוצה לבטל את משרד הדתות, זה היה האסון הלאומי שלנו,

שהוא מיותר לחלוטין. בסופו של דבר, עמרי שרון מינה את המועצות, הוא מינה אותן, זו חוצפה, תדבר על זה. שם באמת היתה חוצפה, שם היה שוחד, לא במקרה הזה, צריך לומר את האמת. זו חוצפה. חבר הכנסת שטרית, מה שאומר נסים זאב, דור דור וחוצפתו. זה לא דור אחר, אנחנו באותו דור ואין שתי חוצפות באותו דור.

עברתי מהעירייה לכנסת כאשר טדי קולק ביקש להגדיל את מספר סגני ראשי העיר בירושלים לשמונה. אני זוכר שהיתה מהומה לא קלה בכנסת. בסופו של דבר זה אושר, כי האמינו שראש העיר מבקש דבר חשוב לירושלים. אני מאמין שגם ראש עיר זה חושב רק על טובתה של ירושלים. לכן לי אין ספק שגם אלה שהתנגדו עד לרגע זה, אחרי דברי יצביעו יחד אתנו. תודה רבה. שר האוצר ביקש להתערב בדיון. אדוני השר, בבקשה, נא לעלות. אנחנו רוצים לקיים את האזכרה לחברנו היקר, עמנואל זיסמן, לפני ההצבעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שמובאת כאן בפנינו אינה תואמת במדויק, וזה אני אומר בלשון המעטה, את מה שהובא בפני ועדת השרים לחקיקה ואת הסיכום בין כבוד שר הפנים אלי ישי לביני כשר האוצר. דיברתי עם שר הפנים ואני רוצה להבהיר מה הסיכום בינינו. הסיכום בינינו, שזה לא יובא לקריאה שנייה ולקריאה שלישית ללא הסיכום הבא.

שאם זה לא יהיה לפי הסיכום הזה,

הסיכום בינינו היה פשוט וברור, שמדובר באפשרות לתוספת סגן בשכר, מעבר למצב הקיים, רק בערים שמספר תושביהן עולה על 150,000. זאת אומרת, אם תהיה תוספת של סגן בשכר, מדובר רק בערים, תנאי הסף הוא 150,000 תושבים, וערים שיש להן איזון תקציבי לפחות בשנתיים האחרונות. ואז, באותן ערים, אם ראש העיר ירצה למנות עוד סגן, הוא יוכל, באישור, יידרש אישור, גם אחרי עמידה בתנאי הסף הללו יידרש אישור של כבוד שר הפנים. בתנאים הללו ועדת השרים לחקיקה הסכימה. אומר לי ידידי, השר אלי ישי, ואני סומך על ההסכמות בינינו במאה אחוז, אבל חשבתי שראוי שגם הכנסת תהיה מודעת להן, שאנחנו לא נקדם את ההצעה הזאת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, אלא אם כן היא תשונה ותעמוד במה שסוכם בוועדת שרים לחקיקה ובמה שסוכם אישית וישירות בין שר הפנים לשר האוצר. כבוד השר, אושרה ההצעה של חבר הכנסת מקלב בקריאה טרומית,

לאחר מכן נערך דיון בוועדת הפנים, והמסגרת של החוק שונתה, כפי שאדוני היטיב לתאר זאת. קיבלתי תלונה משני חברי כנסת, מחבר הכנסת יואל חסון ומחבר הכנסת אריה ביבי. הם טענו בפני שזה נושא חדש וכיצד הוועדה לא אפשרה טענה של נושא חדש. ביררתי זאת, והמזכיר ענה להם תשובה מפורטת מאוד, הקובעת שעם כל המשונה שבדבר, כאשר הצעת חוק בקריאה טרומית עוברת את אישור המליאה ועוברת להכנתה לקריאה ראשונה, יכולה הוועדה לעשות כבתוך שלה בתוך החוק. הכנסת יכולה אחר כך לאשר או לא לאשר. לכן, חשוב מאוד מה שאדוני אמר, שוועדת השרים לענייני חקיקה, הממשלה, תבקש לחזור לאותה מתכונת או תדון במתכונת החדשה ותחליט שמדובר פה בדבר שהממשלה מסכימה לו. לגבי חברי אשר טענו טענה שלכאורה העמידה אותנו בשאלה שמצריכה עיון, אנחנו נאלצנו לומר לכם שאנחנו לא יכולים לקבוע לגבי הצעה שעברה בקריאה טרומית כאילו יש איזה דבר שיכולים לדון בו כנושא חדש או להעביר זאת לוועדת הכנסת. לכן, אם יושב-ראש ועדת הפנים יאמר לי, אנחנו נצביע על כך בקריאה ראשונה. אדוני, אני מודה לך על ההבהרה ואני רוצה לחדד את הדברים. ועדת השרים לחקיקה אישרה, היא אישרה חוק, אבל זה לא מעניין אותנו. תצביעו נגד. רגע, שנייה, מה שאני אומר יעניין אותך,

אולי מה שאני אומר כן יעניין כמה אנשים, גם אותך. זה מעניין אותי מאוד, אבל לא בפורום הזה. לממשלה יש מחלוקת עם המציע, תלכו לוועדה ותציעו. בפורום הזה אני רוצה לחדד את הדברים. להוסיף סגן בשכר או סגנים בשכר בכל עיר בינונית או קטנה, דבר זה אינו טוב. הוא עלול להטיל עול כספי נורא על הרשויות המקומיות, שממילא הן במצב לא קל. לא זו ההצעה המקורית.

מה שאני אומר כאן עכשיו זה כך: היה גם סיכום, ואני סומך במאה אחוז על שר הפנים ועל הסיכומים אתו, ביני לבין שר הפנים ובין שר הפנים לביני, שבסופו של דבר, אם תתאפשר תוספת של סגן בשכר, מדובר רק בערים עם 150,000 תושבים ומעלה שהגיעו לאיזון תקציבי, וגם אז יידרש אישור של שר הפנים. אני מסכים עם יושב-ראש הכנסת, שלוועדות מותר גם להכניס שינויים. אם ההצעה הסופית תהיה דומה, תעמוד בעינה, שהיא חריגה גדולה מהסיכום, אני כממשלה אציע למשוך את זה. אני מקווה שההצעה הסופית תחזור לסיכומים שהיו וגם תהיה חופפת לאישור בוועדת שרים לחקיקה.

אדוני ימתין, יש שאלה לחבר הכנסת יואל חסון, שרציתי לדחות אותה אבל אני מבקש ממנו שישאל אותך עכשיו, כי אחרת הוא מציב לפנינו בעיה.

יש כאן שאלה שאתה צריך לענות עליה בצורה ברורה, כי אחר כך יש לה משמעות: האם הצעת החוק הזאת היא תקציבית? הצעת החוק הזאת, סביר להניח שהיא תקציבית. אתה צריך לומר לנו, אם בנוסח שאנחנו מצביעים עליו כרגע אתה, כנציג הממשלה,

אם אתה תתמוך, לא יידרש רוב מיוחד. אם תאמר שאתה לא תומך, או שתשובתך לא תהיה ברורה, נצטרך פה רוב של 50 חברי כנסת. 55. אולי אתה לא יודע. נכון, 55,

עוד לא עבר. 55 עבר רק בקריאה ראשונה. אז 50. עדיין יצטרכו 50. לכן, אדוני שר האוצר, תצטרך לומר בצורה ברורה אם אתה תומך או לא תומך. אני מדגיש: בהצעת החוק שמופיעה כרגע, כלומר לא במה שיהיה בוועדה, אלא במה שיש עכשיו על השולחן.

חבר הכנסת חסון הנכבד, שאלת שתי שאלות. השאלה הראשונה: האם זו הצעת חוק תקציבית,

יש לה משמעות תקציבית? לא בדקתי את העניין, אבל על פניו נראה לי שיכולות להיות לה השלכות תקציביות בכיוון שאתה מדבר עליו. אי-אפשר להגיד לנו שלא בדקת את העניין. אתה רוצה לתת לי לענות? הסוגיה, אם חוק שיש לו השלכות על הרשויות המקומיות נחשב תקציבי או לא,

לא פשוטה.

מאחר שהיא הצעה ממשלתית גם לא בדקתי. מאחר שחבר הכנסת הנכבד חסון שואל, אני אומר שלו זו היתה הצעה פרטית, דומני שהיתה נחשבת הצעה תקציבית. לגבי הצעות ממשלתיות לא שואלים בדרך כלל את השאלה הזאת. לכן התשובה שלי היא מאוד מדויקת, על השאלה של חבר הכנסת חסון. ההצעה היא לא הצעה ממשלתית, היא הצעה פרטית, ועכשיו היא הצעה מטעם הוועדה.

לא הצעת חוק ממשלתית. זו הצעת חוק פרטית לחלוטין.

נכון, הוא צודק.

תשמע, לשר יש הרבה בעיות. חבר הכנסת חסון, על פניו, ואני מוכן לבדוק את זה, היא נראית תקציבית. עכשיו אני עונה על שאלתך השנייה, הנה, תשמע מה תשובתו. בשלב זה אני לא מסיר את תמיכתי, כי יש החלטה של ועדת השרים. עם זאת, אני מבהיר בצורה חדה וברורה, שאם ההצעה הזאת לא תחזור למתכונת ולסיכומים שעמדו לפני ועדת השרים לחקיקה, ותישאר במתכונתה הנוכחית, שיש בה פריצה,

אני אציע לממשלה למשוך את תמיכתה מההצעה אם כך זה יישאר, בגלל ההשלכות על מצבן של רשויות מקומיות, ועלולות להיות השלכות בעייתיות ומסוכנות.

אנחנו לא רוצים

ביכולת התקציבית והניהולית של הרשויות המקומיות במדינת ישראל על-ידי אינפלציה של סגני ראשי ערים בשכר ברשויות קטנות ובינוניות. ברשויות הגדולות ממש היה בינינו סיכום שיהיה אפשר להוסיף סגן אחד, בגדולות ממש.

אתה רואה, חבר הכנסת חסון, שלאחרונה שר האוצר מבין בדקדוקי משפטים. אתה רואה את זה. אתה רואה שהוא ענה לך כמשפטן מובהק.

אנחנו גאים בו. אדוני יכול להיות גאה בכל מי שהוא רוצה, ואני לעתים קרובות מצטרף לגאוותו.

רבותי חברי הכנסת, כבוד שר האוצר וסגן ראש הממשלה, נא לשבת. חברי הכנסת, לפני זמן לא רב הלך לעולמו חבר הכנסת לשעבר עמנואל זיסמן, זיכרונו לברכה. נכבד את זכרו בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של המנוח.) נא לשבת. אדוני המשנה לראש הממשלה, סגן ראש הממשלה,

חברות וחברי הכנסת, הרעיה שרה, הילדים אייל, חזקי וחן, הנכדים עדי, גלעד, רועי, איתי וקסם, שגריר בולגריה בישראל מר דימיטר צ'אנצ'ב, אדוני ראש העיר מעלה-אדומים, ידיד המשפחה, עמנואל זיסמן היה חבר בשלוש כנסות: הכנסת השתים-עשרה, הכנסת השלוש-עשרה והכנסת הארבע-עשרה. עמנואל הגיע לבית-הנבחרים כנציגה של מפלגת העבודה כשלזכותו שנים רבות של עשייה ציבורית שהתמקדה בירושלים. הוא היה חבר מועצת העיר בראשותו של ראש העיר טדי קולק, זיכרונו לברכה, והנהיג את הקואליציה העירונית. זכיתי לשמש באותה עירייה כמנהיג האופוזיציה העירונית, אבל לא היה הבדל בין אהבתי ואהבתו לירושלים. פעילותו כמרכז השדולה הפרלמנטרית למען ירושלים היתה מובנת מאליה. חבר הכנסת זיסמן התגייס במלוא המרץ למאבק בתאונות הדרכים. הגורם המרכזי לתאונות היה בעיניו האדם, ולכן, טען, יש לחנך לנהיגה נכונה כבר בגיל בית-הספר. במאבק הזה, ידע, אין מעשי קסמים, צריך לחנך ולהקנות לנהגים הצעירים מיומנות ותרבות נהיגה. בכנסת עמד עמנואל זיסמן בראש שתי ועדות, בכנסת השלוש-עשרה היה יושב-ראש ועדת העלייה והקליטה, ובכנסת הארבע-עשרה, יושב-ראש ועדת החינוך, אשר עמלה על חוק מרכז מורשת רבין ועל חוק מרכז מורשת בגין. כששאלת עתיד רמת-הגולן עלתה על הפרק קמה סיעה פרלמנטרית חדשה, הדרך השלישית, בראשותו של אביגדור קהלני, ייבדל לחיים ארוכים. זיסמן מיהר להצטרף אליה במטרה ליצור כוח פרלמנטרי שיסכל את עצם הרעיון לוותר על הריבונות הישראלית על חבל הארץ הזה ולהעבירו לשליטה סורית. כישלון המפלגה החדשה שלו בבחירות בשנת 1996 השאיר אותו מחוץ לכנסת. השלב הבא בחייו היה שליחות דיפלומטית, שאליה נשלח על-ידי ממשלת אריק שרון, בארץ מוצאו, שממנה עלה כילד, בולגריה. עמנואל השקיע בתפקידו כשגריר את מיטב ניסיונו המדיני והפוליטי ותרם תרומה סגולית לחיזוק הידידות בין שתי המדינות. עם שובו לארץ המשיך בפעילות ציבורית. עמנואל שלנו היה יקיר העדה הבולגרית בישראל, ומראשיה, ופעל רבות לחיזוק הקשר האמיץ בין יוצאי בולגריה לבין ראשי המדינה בבולגריה במשך שנים רבות. עמנואל ביקש תמיד להדגיש את תמיכת העם הבולגרי ביהודים ואת אהדתם לתנועה הציונית ולעם היהודי בכלל בתקופת השואה. כל זאת עשה ללא לאות, גם כאשר חלה, עד שהכריעה אותו מחלתו. רעיו יזכרו את אהבתו המיוחדת לירושלים, עיר מגוריו, ואת מחויבותו העמוקה לרמת-הגולן. עמנואל היה מופת של איש ערכים, איש משפחה, מסור לתפקידו בכל הדברים והפעולות שבהם ועליהם עמל, ונאמן למדינתו, אבל יותר מכול היה עמנואל בן-אדם. יהי זכרו ברוך. אני מזמין את השר פואד בן-אליעזר לעלות ולדבר. אם הייתי אומר בנימין בן-אליעזר, עמנואל היה אומר לי: לא, אבל הוא פואד. אני מזמין את השר לעלות ולשאת את דבריו לזכר המנוח. אדוני היושב-ראש,

שרה, הילדים, הנכדים, אורחים נכבדים, חבריו של עמנואל, זיכרונו לברכה, חברי חברי הכנסת, מהיכרותי הטובה וארוכת השנים עם עמנואל אני יודע שהיה מעדיף כי במעמד זה אפנה אליו ישירות, כי כזה היה, אדם ישר, ישיר ותכליתי, וכך, ברשותכם, אעשה. עמנואל, ידידי הטוב, בן 74 היית כשעזבת אותנו, ונדמה לי, וודאי גם לכל היושבים כאן אתנו, כי מסלול חייך ועשייתך הרבה אמורים היו להידחס בתוך הרבה יותר שנים, כי כה רבה היתה העשייה שלך. בולגריה, בה נולדת ב-1935, ירושלים, בה חיית ואותה כל כך אהבת, חטיבת גבעתי וחטיבת ירושלים שבהן שירתת בצבא הסדיר ובמילואים, האוניברסיטה העברית בירושלים, שבה למדת, הסתדרות הסטודנטים שבה פעלת, מפלגת אחדות העבודה, פועלי ציון, מועצת הפועלים בירושלים, הסתדרות הפקידים והסתדרות עובדי המדינה אשר בראשן עמדת, מועצת העיר ירושלים שבה שימשת יושב-ראש סיעת ירושלים-אחת יחד עם חברנו טדי קולק, זכרו לברכה, ובמסגרתה מילאת אין-ספור תפקידים,

מפלגת העבודה, שבה שימשת מזכיר ויושב-ראש מחוז ירושלים, כנסת ישראל שבה מילאת תפקידים רבים וחשובים כאשר אתה מוביל גם בתוך מפלגת העבודה וגם במפלגה השנייה את הקרב שעליו אמרת לי פעם, הוא קרב חיי, הקרב על רמת-הגולן. יותר מעשור היית בכנסת, ויותר מאוחר עברת להיות שגריר ישראל בבולגריה, תפקיד שמילאת באהבה כה גדולה. תפקידך כיושב-ראש אגודת הידידות ישראל בולגריה שבא אחרי זה, ובסופו הוענק לך העיטור הגבוה ביותר בבולגריה,

אות "יקיר ירושלים", כפי שהזכיר כבוד יושב-ראש הכנסת, שהוענק לך בשנת 2006, ובו השיבה לך העיר ירושלים אהבה אחרי כל השנים שאהבת אותה ועשית למענה.

הם רק ציוני דרך עיקריים בדרך הארוכה, הקשה והמיוחדת שבה צעדת בחן הידוע שלך, בכריזמה השמורה לך, ובאהבה רבה, אשר מתוכה, ורק מתוכה, עשית את הדברים. עמנואל, תפקידים כה רבים וחשובים מילאת בחייך, ובהחלט אפשר לומר בלב שלם כי בכל אחד מהם היית דוגמה ומופת לאלו שהיו לידך ושבאו אחריך. מדינת ישראל, העיר ירושלים, ומה שביניהן, זרמו בכל נים ונים מנימיך, עד כי נדמה שהיו חלק בלתי נפרד מגופך, מנפשך, מתודעתך ומחייך. טובת המדינה ובירתה ירושלים ותושביה היתה תמיד נר לרגליך והלפיד המאיר את דרכך ואת צעדיך. מתוך תחושת שליחות, אכפתיות רבה וחוסר אנוכיות שבהן התאפיינת כל חייך, החלטת להקדיש את חייך לפעילות ציבורית,

התנדבותית ולאומית, וכך עשית עשרות בשנים. פועלך וחריצותך ניבטים אלינו מכל מקום, עמותה, מוסד או תחום שבו דרכה רגלך, מכל דבר שבו עסקת ומכל נושא שבו הטבעת את חותמך בעבודה קשה, במסירות אין-סופית ובכריזמה שהיתה שמורה לך ורק לך. רק לפני כמה חודשים באת אלי עם נציגי העדה האתיופית כדי לסנגר על עשייתם ועל שילובם. לדאבוני, עמנואל, לא עלה בידי להשתתף בהלווייתך. אני מקווה כי תסלח לי על כך. החברים שהיו שם סיפרו לי זה אחר זה על כמות זרי הפרחים שהונחו על קברך, כמות כה רבה שלא נראתה כמותה בלוויות אחרות, אפילו לא של אישי ציבור. היו אלו זרי הארגונים, המוסדות והמקומות אשר זכו ממך בחייך ליד אוהבת, למסירות ולתשומת לב.

הרבה היו, וכולם באו לומר לך שלום, ובעיקר תודה. תודה על מי שהיית ועל מה שעשית בשבילם, ובעצם בשבילנו. אין ספק, עמנואל, רבים הם היכולים להתקנא בחייך ובתרומתך. אדם אשר מחד גיסא בנה חיים ציבוריים מפוארים למען עירו, מדינתו והדברים החשובים לו באמת, ומאידך גיסא בנה משפחה מפוארת ויפה בבירתה של מדינתנו,

עמנואל, בנוכחות הנכבדים והקהל היושב כאן אני מבקש לא רק להיפרד ממך,

וגם בעיקר, להצדיע לך. להצדיע לך על האופן שבו ניהלת את חייך, שהיו כה רבגוניים; חיים שהיו כולם על ערכי הציונות, היהדות ואהבת הארץ והאדם. סיפורך, עמנואל, הינו סיפורם של ארצנו, של עמנו ושל אנשינו, סיפורך הוא סיפורה של העלייה ארצה, סיפורך הוא הסיפור הציוני בהתגלמותו, סיפור של חלוציות, סיפור של אהבת הארץ והמולדת שבה ניחנת, ואותה אתה מעביר לנו במורשת לדורות הבאים. מורשתך ועשייתך אלה יישארו וילוו אותנו לעד,

יהי זכרך ברוך, חבר יקר.

תודה רבה לשר בנימין בן-אליעזר, הלוא הוא פואד. תודה רבה למשפחה ולאורחים שבאו לכבד את זכרו של יקירנו חבר הכנסת עמנואל זיסמן. אנחנו חוזרים לסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. כל מי שמבקש להשתתף בהצבעה, אני מבקש ממנו לשבת. לא נקבל טענות שנמנעה ממנו האפשרות להצביע. הצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28) (מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התש"ע 2009, בקריאה ראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28) (מספר הסגנים בעיריית ירושלים), התש"ע 2009, לוועדת הפנים והגנת הסביבה

והיא תעבור לוועדת הפנים לשם הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. תודה רבה. בושה. אנחנו עוברים להצעת חוק הביטוח הלאומי. אנחנו מדלגים על סעיף זה בסדר-היום, ונחזור אליו. נעבור לבקשת הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ציוד רפואי. יציג זאת השר יעקב נאמן. נדמה לי שתקנון הכנסת אינו מאפשר לנו לומר פרופסורים, דוקטורים או רבנים, אלא רק לציין את תפקידו הפרלמנטרי של הנקרא לדוכן. כבוד השר יעקב נאמן, בבקשה. חברי כנסת נכבדים, בפניכם מונחת הצעה להחלת דין רציפות על הצעת חוק ציוד רפואי, התשס"ח 2007. ההצעה אושרה בקריאה ראשונה על-ידי הכנסת השבע-עשרה בישיבתה ביום 5 בנובמבר 2007, ונדונה במסגרת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לצורך הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. מטרת החוק המוצע לקבוע הסדר כללי לפיקוח על ציוד רפואי, בין השאר באמצעות חובת רישום של מכשירים רפואיים שמחמת מהותם נדרשת בדיקת איכות ובטיחות רפואית, באופן שיגן על בריאות המטופלים והמטפלים טרם שיווקם. הצעת החוק משתלבת במגמה העולמית להחיל פיקוח חוקי על ציוד רפואי. ביסודה של מגמה זו התפיסה כי הסיכון שבשימוש בציוד רפואי מצדיק בנסיבות מסוימות את התניית השימוש בו בקבלת אישור מראש על בטיחותו הרפואית והענקת סמכות להגביל את השימוש בציוד בדומה לדין החל ביחס לתרופות בהתאם להוראות פקודת הרוקחים , התשמ"א 1981. אודה על אישורה של הצעה זו להחלת דין רציפות על הצעת חוק זו, המעמידה את מדינת ישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בעולם ומהווה נדבך חשוב נוסף בפועלו היומיומי של משרד הבריאות בשמירה על בריאות הציבור.

תודה לאדוני שר המשפטים. אין צורך בהצבעה על ההודעה. אנחנו מודים לשר. אנחנו חוזרים להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 119), התש"ע 2009, קריאה ראשונה. יציג את החוק שר הרווחה והשירותים החברתיים. עד שיגיע השר, אני רוצה להודיע לפרוטוקול: בהצבעה הקודמת היושב-ראש הצביע בעד הצעת החוק של הסגנים כאשר לא תוקן במחשב. והוא הצביע בשמי, ואני הצבעתי נגד. זה חשוב לפרוטוקול. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג את תיקון מס' 119 לחוק הביטוח הלאומי, העוסק בהארכת תוקף הקרן לפיתוח שירותים לילדים ובני-נוער בסיכון. הקרן לילדים ובני-נוער בסיכון הוקמה בסעיף 74א לחוק הביטוח הלאומי, במסגרת חוק ההסדרים שהועבר בשלהי שנת 2004. הקרן הוקמה כהוראת שעה עד תום שנת 2007. תיקון 104 לחוק הביטוח הלאומי מיום 1 בינואר 2008 האריך את תוקף הוראת השעה עד דצמבר 2008. מטרת הקרן הינה לסייע בפיתוח שירותים לילדים ובני-נוער שטרם מלאו להם 18 הנמצאים בסיכון או במצוקה מיוחדת על רקע הזנחה, מצוקה כלכלית, העדר טיפול או התעללות, הן במסגרות משפחתיות והן במסגרות חברתיות וחינוכיות, לרבות ילדים ונוער עברייני. המוסד לביטוח לאומי תומך, על-פי תקנון הקרן, בפיתוח תוכניות ושירותים אשר מטרתם למנוע ולהסיר גורמי סיכון ומחסומים הפוגעים בהתפתחותו התקינה של הילד ובשילובו במסגרות נורמטיביות. מימון פעולות פיתוח התוכניות והשירותים של הקרן הוסדרו בסעיף 74א לחוק כך שהסכום הכולל של התחייבויות המוסד בשנת כספים פלונית, לרבות התחייבויות לגבי שנת הכספים הבאה, לא יעלה על 15 מיליון ש"ח. במהלך שנות פעילותה פותחו בסיוע הקרן כ-100 פרויקטים בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח, כאשר השתתפות הקרן הסתכמה ב-60 מיליון ש"ח מתקציבה, ויתרת הסכומים הושגה באיגום משאבים מגופים נוספים. מכאן גם החשיבות הרבה שאני מייחס לקרן הזו כגורם משלים לפעילויות של משרד הרווחה בכל הנושא של ילדים ונוער בסיכון. יודגש כי בראשית שנת 2008 קיבלה הקרן כ-200 בקשות חדשות לסיוע בפיתוח תוכניות ופרויקטים לקידום בני-נוער בסיכון תוך שילובם במערכות ההשכלה והתעסוקה. היקף הבקשות מעיד יותר מכול על חשיבותה של הקרן ושל הבטחת המשך פעילותה תוך מימון פיתוח התוכניות והפרויקטים במתכונת הנוכחית. הוראת סעיף 74א נקבעה מלכתחילה כהוראת שעה אשר הוארכה מעת לעת. תוקפה עתיד לפוג בסוף שנת 2009, דהיינו השבוע. לאור פעילותה החשובה של הקרן והניסיון הרב שנצבר במהלך שנות הפעלתה, מוצע לתקן את סעיף 74א לחוק ולהאריך את הוראת השעה בשנה נוספת, עד סוף שנת 2010, וכן מוצע להתנות את השתתפות הקרן באישור השר. אני רוצה להוסיף לסיום ולומר, שאני שואף לכך שהקרן תהיה קרן קבועה. אנחנו במשא-ומתן עם האוצר על כל המכלול של פיתוח השירותים, כדי ליצור מצב שהקרן ומטרותיה תהיינה מוגדרות וברורות. לכן גם התוספת של אישור השר שקיימת בכל הקרנות האחרות.

זה לא היה קודם, כי הקרן הזו נתפסה כקרן זמנית. עכשיו אני רוצה להפוך אותה לקרן קבועה, שיהיה ברור מה מקומה במערכת גרמי השמים של עולם הרווחה. בשלב הזה, הסיכום שלנו עם האוצר הוא הארכה בהוראת שעה לשנה. במהלך השנה אני מתכוון להשלים את העבודה. אני מציע שאז ועדת העבודה והרווחה, ואולי ועדת המשנה בראשותה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שהיא ראש השדולה שעוסקת בתחום, תוכל להשלים אתנו את העבודה שקשורה לקביעת הפעולה הקבועה של הקרן.

תודה לשר הרווחה. נרשמו לדיון בקריאה ראשונה להצעת החוק חבר הכנסת אורי אריאל, לא נמצא כאן, חברת הכנסת

גם לא נמצאת. אני מזמין את חבר הכנסת שלמה מולה, וסוגר את הרשימה. אדוני השר, חברי חברי הכנסת, בניגוד להצעת החוק הקודמת, דווקא הצעת החוק הזו היא הצעת חוק מצוינת. אני רוצה לברך את השר. אם אפשר לתת ציון לממשלה הזו שמינתה שר רווחה מאוד רגיש, ואני חושב שאילו היה שר הרווחה גם בממשלות קודמות שר במשרה מלאה, יכול להיות שהמצב היה יכול להשתפר יותר. עם זה, הייתי רוצה בהחלט לחזק את השר, ולבקש ממנו שבאמת הקרן הזאת כן תהיה קרן קבועה. בסך הכול, על מי אנחנו מדברים? מדברים באמת על ילדים בסיכון, ילדים שבאמת נמצאים במצוקה חברתית קשה, והמצוקה הזאת שהם נמצאים בה היא לא מצוקה מבחירה, זאת מצוקה שהגורל הביא אותם להיות בה. לכן אני חושב שאני לא הייתי מסתפק דווקא בסכומים המוצעים. אם אנחנו רוצים באמת שתהיה רווחה חברתית נאותה, טובה, שמאפשרת באמת להוציא את אותם ילדים ממעגל המצוקה, ובסופו של דבר כשיגיעו לגיל בוגר יותר הם יוכלו להיות אזרחים מייצרים,

אני חושב שהטיפול בהם בצורה המקצועית והנדרשת, ואני הייתי אומר אפילו: דווקא באוכלוסיות מסוג זה לא צריך לספור את הכספים,

כמה זה יעלה לי? אני חושב שכל כסף שישקיעו בילד במצוקה, בסופו של דבר הוא יוצא מהמצוקה והופך להיות אזרח יותר איכותי, יותר מסייע, יותר מייצר, תורם לחברה.

אסור דווקא במצבים האלה, בגילים האלה של הילדים, שאנחנו נמדוד הכול דרך הכסף.

כבוד השר, באמת בהצלחה, כל מה שאפשר כדי לסייע, גם בוועדות וגם במליאה,

תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. חבר הכנסת זאב, מוותר?

אם כך, חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

התש"ע 2009, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

המשפחות שהוזכרו בכתבה עלו במאי שנת 2009, לפני שבעצם התחלנו בתוכנית. 1. הפרויקט בנוי ל-800 משפחות ו-300 יחידים ומיועד רק לעולים בעלי מקצועות נדרשים בשוק של מדינת ישראל, זאת אומרת מהנדסים, רופאים וכן הלאה. 2. לגבי ההבטחות,

שעליו התפרסמה הכתבה טוען כי הובטחו לו פעילויות חברה ותרבות, והוא לא היה זכאי להטבות האלה. רק עולים שעלו אחרי שהתחלנו בפרויקט היו זכאים. למרות זאת אני רוצה להדגיש כי הוא הוזמן להשתתף בכל אחת מתוכניות החברה והתרבות, אפילו שלא היה זכאי לתוכניות האלה. 3. התוכנית מדברת על כמה הטבות שהעולה מקבל. אנחנו בנינו אותה בכמה קומות. הקומה הראשונה היא הטבות שנותן סל קליטה רגיל. הקומה השנייה היא הטבות שהוספנו כדי שהעולה יהיה מסוגל ללמוד את השפה העברית ויקבל הטבות מוגדלות לשכירות. למשפחה זה 2,000 שקלים ל-12 חודשים עבור שכירות ו-3,400 שקלים מענק הסתגלות חד-פעמי. סך הכול 27,400 שקלים. אנחנו גם פנינו לעיריות, ואנחנו טוענים שבעצם ההטבות שעולה צריך לקבל צריכות לבוא לידי ביטוי בעיריות, ואמרנו שהיום בעצם לקלוט את העולה זאת זכות ולא חובה, ובגלל זה עיריות שהיו מסוגלות לתת את ההטבות נתנו את ההטבות האלה נוסף על מה שאנחנו נתנו לעולה החדש. סכום הסיוע לא היה מעבר ל-27,000 שקלים, וסכום הסיוע הכולל אינו עולה על 25,000 שקלים, נוסף על פעילות חברה, תרבות, סיורים וידיעת הארץ. 4. אין בעצם אפשרות לצרף את העולה שדיבר בכתבה לתוכנית, כי התוכנית יצאה לפועל בחודש יולי והעולה החדש הגיע כמה חודשים לפני זה. לצערי, גם אם כן הייתי רוצה לצרף עוד הרבה עולים, רק עולים שהובטח להם לקבל את ההטבות מקבלים את ההטבות האלה, זאת אומרת עולים שבחרו לעלות לארץ-ישראל בתאריכים שבהם התחלנו את הפרויקט. תודה לשרת הקליטה. שאלה נוספת לחבר הכנסת אמנון כהן. ראשית, אני רוצה להודות לכבוד השרה על התשובות המנומקות והמפורטות. אני מכיר את הרגישות שלך, כבוד השרה. אולי לפנים משורת הדין גם למשפחה הזאת, שאולי חטאה, אני אומר חטאה, לא חטאה, אבל הגיעה חודש-חודשיים לפני שהפרויקט התחיל, אולי תבדקו בוועדת חריגים או משהו את האפשרות לשלב אותם בפרויקט הזה.

אולי אפשר למצוא נוסחה, אבל על התשובות המנומקות אני מודה לך מאוד. קודם כול, אני מודה לך על השאלות שלך. אני רוצה להגיד שהלב שלי היה מחלק את ההטבות לכל העולים שהגיעו למדינת ישראל, אבל משרד האוצר נותן לנו תנאים, למי שעומד בתנאים. אנחנו בדקנו דרך ועדת חריגים.

ביקשתי מהעובדים של המשרד לקליטת עלייה לפנות למשפחה, ואחרי שהוא הגיש לנו את המסמכים אני אומרת: למשפחה הזאת אני לא יכולה להעניק את ההטבות, אבל למשפחות שהגיעו עד סוף הפרויקט הזה אנחנו ניתן את מה שהובטח. אנחנו היום במשרד לקליטת עלייה מכינים את הנאגלה הבאה. אם משרד האוצר יאשר, אנחנו נשמח לתת לעוד עולים שהגיעו למדינת ישראל. יש גידול בעלייה, ואני מעריכה שאנחנו נסיים את השנה בהיקפים מוגדלים של עולים שהגיעו למדינת ישראל. אתה יודע שהלב שלי חלש כלפי צרות של אחרים, ואני כן רוצה, אבל החוק לא נותן לי אפשרות לעזור לאנשים האלה. תודה רבה.

אני מודה לך על התשובה. תודה רבה. השר לשירותי דת ישיב על שאילתא אחת. חבר הכנסת דוד אזולאי שאל על הזנחה ועזובה בבית-העלמין בשדה-יהושע. זה כמובן לפרוטוקול. חבר הכנסת דוד אזולאי שאל את שר לשירותי דת ביום ח' בכסלו התש"ע (25

2009): ב"ידיעות חיפה" פורסם כי בית-העלמין בשדה-יהושע סובל מהזנחה ועזובה ובעלי-חיים רועים בין הקברים. גם התערבות הרב הראשי לישראל לא הועילה. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מדוע? 3. מה ייעשה למניעת מצב

ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בנושא: דוח הביניים של ועדת-חודק,

איגרות חוב לא ממשלתיות על-ידי גופים מוסדיים, הצעתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ,

תודה לסגנית היושב-ראש. אמרתי סגנית היושב-ראש, העליתי אותך בדרגה,